צהריים טובים וברוכים הבאים לכולם.

לקבל ולקדם בברכה את הגעתה של המנכ"לית למוסד לביטוח לאומי, הגב' ירונה שלום. פעם ראשונה שאת אצלנו גברתי. זאת לא פעם אחרונה. שלום מר נקש. אנחנו אוהבים לעבוד עם אנשים רציניים שיש להם יכולת הנעת תהליכים. ואני יודע שאת כזאת. אז אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לעובדים זרים בנושא כפל סמכויות בין חברות הסיעוד ללשכות הפרטיות והפגיעה האפשרית במטופל הסיעודי בהעסקה מקבילה. וכדרך זה גם לפספס אירועים שמחויבים דיווח וסנכרון בין מערכות ורשויות. וגם הכפלת עלויות או גרימת עלויות גבוהות מיותרות לאוכלוסייה שכבר נאלצת בעל כורחה שהוצאת המחיה שלה הבסיסית היא גבוהה יותר מאשר של אדם מן היישוב שלא נזקק לכך. לא סתם נבחר השם, אגב, של הדיון. אני התבטאתי לא מעט בנושא והגיעה העת לצלול באופן ישיר וממוקד. לדרוש תשובות, לברר את הנושאים שעדיין לא פתורים ולוודא שאנחנו גם מובילים תהליכים שבאמת יבשרו בשורה לאוכלוסייה הנזקקת לסיוע מעובד זר, נגדיר את זה כך. הוועדה הזאת, ואני בראשה, מהיום הראשון כבר חרטה על דגלה לסייע למטופלים סיעודיים. כל מה שמיטיב איתם אני בעד, כל מה שמרע להם אני נגד. פשוט, לא מורכב, לא מסובך, הכי הכי בסיסי שיכול להיות בעולם. וכמו שזה בסיסי, כך זה מאוד מאוד עמוק ואני רגיש לנושא. למיטב הבנתי, אלו חלק מהליקויים במצב הקיים. אני שמח להציג לכם אותם, תידרשו לענות עליהם: האחת היא תופעה פסולה של חברות אחיות בין לשכה פרטית לחברת סיעוד, למרות הצורך המוחלט בהפרדה מוחלטת ביניהם. והשנייה זו כפילות סמכויות בביקורי בית. אנחנו יודעים שגם לשכה וגם חברת סיעוד מקיימים ביקורים. תכף אנחנו נצלול עם זה לעומק. אני אשמח לדעת מה הטעם בכך. ואיפה יש סנכרון והשוואה בין הנתונים המתקבלים בכפל הביקורים. שלישי זה העומס הבירוקרטי שמושת על המטופל, כמעסיק בעל כורחו. שמעסיק בכל מקרה. זאת אומרת שגם כשמטופל מסתייע בחברת סיעוד, הוא עדיין ממשיך להיות מעסיק ישיר. למרות, באחוזים קטנים, הוא עדיין מעסיק ישיר. אנחנו נצטרך להתייחס לכך. והקושי של המטופלים ובני משפחותיהם לעבור להעסקה ישירה, שכרוך בבירוקרטיה לא מבוטלת. אני אבקש לדעת במהלך הדיון מי חושב שהעסקה במקביל היא נחוצה בכלל, מי חושב שלא, ואני אבקש לקבל הנמקות לדעות. כיצד הביטוח הלאומי מצדיק מיליארדי שקלים שהוא משלם למודל העסקה במקביל. כיצד חברות הסיעוד מביאות ערך מוסף למטופל המעסיק עובד זר. האם חברות הסיעוד הן הפתרון להעסקת עובדים זרים בסיעוד ביתי. כידוע, האג'נדה ארוכת הטווח שלי, מהיום הראשון שנבחרתי לעמוד בראש הוועדה הזאת, כשניתנה לי הזכות לעמוד בראשה, אני ביטאתי שבחזוני אני רואה תאגיד. למרות שאני נגד רגולציה ואני מנסה לפשט ובאמת לתת לכוחות השוק לעבוד. אבל היכן שבאמת כוחות השוק יכולים להתמודד עם זה. היכן שלא מחובתנו כמדינה לדאוג לרגולציה שתוכל באמת לסנן,

לנטר, שהם יהיו המעסיקים של אותם עובדים. והם יספקו כצינור את העובדים לזכאים. כמובן שהאפשרות שחברות הסיעוד יהיו התאגיד זו אפשרות שנמצאת על השולחן, אני לא מבטל אותה לחלוטין. גברת ירונה, שלום. ברשותך, אבקש לדעת מקבלי גמלת סיעוד המעסיקים עובד זר בחרו בגמלה בעין וכמה בגמלה בכסף. אגב, שאלה, לפני שאת עונה לי עליה, אני אשמח לדעת מה המשמעות בעין כשמדובר דרך חברת סיעוד. אני מכיר מעולמות תוכן אחרים, כשרוצים להראות תשריט חלוקה בנדל"ן אז אומרים שיש אפשרות בעין, לראות בעין. זאת אומרת שיוצאים החוצה ורואים את אותה קרקע מדוברת. מה המשמעות בהעברת גמלה בעין כשלמעשה מדובר בהעברת גמלה דרך חברת הסיעוד. זו שאלה מקדימה. אז אולי אני אתייחס קודם כל לרציונל של גמלת סיעוד מלכתחילה. גמלת סיעוד מלכתחילה המטרה שלה הייתה בעצם להשאיר את האזרחים הוותיקים, את ההורים שלנו, את הקרובים שלנו,

וכדי להשאיר אותם בקהילה, מה שאז נתפס, בעת החקיקה, כנכון, זה להבטיח להם את הטיפול במיטבי באמצעות מטפל, עובד זר או כל אלטרנטיבה כזאת. בתחילה הגמלה לא ניתנה בכלל בכסף, היא ניתנה רק דרך שירותים.

דרך מטפלות או עובדים זרים.

כל מה שהוא לא גמלה בכסף והוא שירות שהוא שירות מקביל, אנחנו קוראים לזה גמלה בעין. זה הרעיון של זה. מה המשמעות בעין? הכוונה שזה לא כסף. אפשר להגיד גמלה דרך חברת סיעוד. אני מקבל בברכה את חברי היקר, חבר הכנסת סימון דוידסון. ברוך הבא. לכבוד לנו שאתה חלק מהדיון המאוד מהותי הזה. מדובר בעיקרון בסל שירותים. את מסבירה לי את הרציונל והוא עושה שכל וברור ונכון. שאלה סתם, לא לפרוטוקול בכלל. מה הסיבה שקוראים לגמלה גמלה בעין? אז הם הפרידו, אני אענה. מיכל מעמותת אחיעוז. הם פשוט עשו הפרדה בין גמלה, כשהתחילו הדיונים על גמלה בכסף ב-2011 אז הפרידו בין גמלה בכסף לגמלה בעבודה, עבודה של מטפלות. השירות שהם נותנים.

עשיתם לי שכל. כי אני עד עכשיו הייתי בטוח שמדובר בעין,

קיצור של עושר. סתם משהו שעלה לי במוחי. אוקיי. טוב, אז ברשותך גברתי, אם תוכלי בבקשה לענות לשאלה המקורית.

אז סך הכול מקבלי קצבת גמלה, כמו שאנחנו מסבירים,

בכל הרמות, שמעסיקים עובדים זרים, אנחנו מדברים רק על עובדים זרים, בסדר? זה בערך די מדויק, כ-22,000 איש.

אני ממש מתנצל, גם לא שומעים אותך וגם לפרוטוקול זה לא נקלט. מקבלי גמלה בעין, סך הכול בכל הרמות, שיש להם מטפל זר, יש כ-22,000. אני בכוונה לא נותנת את המספרים המדויקים, כי הם משתנים מחודש לחודש. בין 20 ל-22.5. 22,000 בוא נגדיר את זה ככה. כאלה שמקבלים גמלה משולבת, שזה גם בכסף וגם שירותים, שיש להם עובד זר, זה עובד על כמעט 14,000 דרך חברת סיעוד ועוד 3,600 שלא דרך חברת סיעוד. שנייה, שנייה,

יש לי משהו שברח לי טיפה ואני אצטרך לרשום את זה.

כ-22,000.

יש להם מטפל זר והם מקבלים את זה כגמלה בעין, זאת אומרת הם לא מקבלים כסף. גמלה משולבת יש לנו סך הכול דרך חברות הסיעוד 13,000 ולא דרך חברות הסיעוד עוד 3,600. זאת אומרת יחד זה יוצא כמעט 17,000 איש. ואנשים שמקבלים גמלה בכסף יש לנו בכל הרמות 8,830. אוקיי. מה אחוז המטופלים המקבלים גמלה בעין, אשר התקשרו עם חברת סיעוד טרם האפשרות לקבלת גמלה בכסף? אנחנו לא יודעים להגיד את זה ואני אסביר למה. בדרך כלל מתחילים ברמה נמוכה. הם מקבלים איזה שהוא טיפול ברמה הנמוכה, ברמה 1,2. ואז אוטומטית הם כאילו, אם יש אמון ונוצר אמון והם רוצים להמשיך עם החברה הזאת, הם בדרך כלל גם ידאגו שהעובד הזר יהיה דרכה.

ואת יודעת לומר לי כמה אלה שכבר נעזרו בשירות של חברת סיעוד בהעסקת עובד זר, זאת אומרת שהם 4 והלאה, שהעסיקו דרך חברת סיעוד ובחרו לעבור? קודם? שהתחילו לקבל את הסיוע באמצעות חברת סיעוד. זאת אומרת, גמלה בעין. וביקשו לעבור לגמלה ישירה. אין לנו את הנתון הזה. אם צריך, אנחנו יכולים אולי לנסות לשלוף אותו. זה נתון מורכב.

לא נראה לי כזה. את יודעת שאם היית מעבירה X כפול 100% והיום את מעבירה X כפול 80%, הדלתא הזאת זה מי שביקש להעביר. כך אני מבין את זה. בסדר, אנחנו נבדוק אם אפשר את הנתון הזה להוציא. אוקיי, אני מבין. כמה חברות אחיות או חברות בת שהן גם חברות סיעוד ויש להן זיקה ללשכה פרטית אתם מכירים? אנחנו מכירים 97 נותני שירותים בכל רחבי הארץ, שמתוכם 93 העסיקו עובדים זרים. אבל אני מניחה - - - לא הבנתי. או שאת לא הבנת את השאלה שלי או שאני לא הבנתי את השאלה שלך. אני אשיב, ברשותך. גלי גז, ואני מנהלת את תחום העובדים הסוציאליים באגף הסיעוד. אנחנו יודעים שבמהלך חודש אפריל 97 נותני שירותים פעלו ברחבי הארץ, ומתוכם 93 העסיקו עובדים זרים. לא, אני מתנצל. אוקיי, אז אני אסדר, אני אסדר את השאלה לי.

חבר'ה תעצרו, לאט לאט. הכושר הוורבלי שלי לא מי יודע מה מפותח, בכל זאת אני עובד על זה. אני משתדל. ישנן חברות סיעוד שיש להן גם לשכות פרטיות שהן המעסיקות. אוקיי? לא יכול להיות שמתוך כמעט 100 90 ומשהו הן כאלה. חלילה וחס. אין סיכוי.

אני רוצה לדעת כמה כאלה יש. אז את הנתון כמה בעלי זיקה ישירה לצערי אין לנו. מה שאנחנו כן יודעים לומר.

אין סיכוי. אולי את לא מחזיקה בזה, אבל זה משהו שחייב לשבת עם איזה שהיא תבנית בולטת בלשכה של מי שמטפלת בזה. זה נושא שמחייב בקרה, מעקב. אני אגיד, ברשותך אדוני יושב הראש. בבקשה מר נקש. משה נקש, רשות האוכלוסין. יש 91 לשכות פרטיות. להערכתנו, מתוכן בין 10 ל-20 מהן גם קשורות באופן כזה או אחר לחברת סיעוד. 10 ועוד 20? לא, בין 10 ל-20. לא, והיא אומרת 34. אוקיי, אני מבקש לקבל, עוד מעט ברשות הדיבור שלך אני אשמח שתציגו לי גם כן ניירת מסודרת. אני בטוח שיש תרשימים לנושאים האלה. כי אני מניח שאתם מבינים,

מר נקש והגב' שלום. כשחברת הסיעוד שמנועה, פשוט מנועה מלטפל בנושאים שמטפלים בהם לשכות הסיעוד, הופכת להיות גם לשכת הסיעוד ואתם לא יודעים אפיל וכמה הם ומי הם, זה אומר שאתם לא מנטרים את הפעילות שלהם, אתם לא מבצעים מעקב מחמיר יותר ומבוקר יותר. אתם מבינים את המשמעות?

חשוב לציין בעניין הזה שאנחנו מתוקף תפקידנו כרגולטור של הלשכות הפרטיות אנחנו מנטרים ובודקים ועושים כל מה שצריך מול הלשכות הפרטיות. מול הלשכות הפרטיות. חשוב רגע שנבין, מר נקש, אני מתנצל. אתה הכתובת שלי ללשכה פרטית.

זו הסמכות שלכם. ולכן כשיש לי עניין מול לשכה פרטית אני פונה אליכם. מה לעשות שזה לא בדרקטיבה שלכם לגעת בחברות סיעוד. חברת סיעוד זה ביטוח לאומי. זה מתחיל מראש בחברת הסיעוד. כי אני מניח גם, אני מניח שעל פי סדר השתלשלות עניינים, תקנו אותי אבל אם אני טועה, בן אדם מתחיל לעסוק קודם כל בחברת סיעוד ואז הוא מתרחב ומשתרשר ויש לו גם לשכה פרטית. אז תפריד. אני פונה כרגע בשאלה הזאת לביטוח הלאומי, כיוון שהם עוברים דרכם. הם תחת הבקרה שלהם. הם הרגולטור שלהם.

בגלל שהפנית לשנינו אז אני רק דייקתי את זה. אבל בסדר גמור, אתה צודק. ההבחנה שלך היא נכונה ומדויקת. טוב. אז אין לכם את הנתון. זה אומר שגם אין לכם מעקב ניטור ובקרה אחר פעילות באופן מוגבר יותר. אני רגע רוצה לדייק. אנחנו עובדים מול נותני השירותים. אנחנו פחות מתעסקים עם הלשכות שמביאות את העובדים הזרים. מדהים, אני לא רוצה שתתעסקו איתם. על נותני השירותים אנחנו מקיימים בקרות ואנחנו מרחיבים את הבקרות. ראי נא גברתי, חברות הסיעוד נבחרו במכרז לתת שירותים לביטוח הלאומי. תכף נדבר על הפרסה הזאת שנקראת מכרז. לא נפסח עליה. הם נבחרו במכרז. הם נותני השירותים מטעמכם. אלה שנותנים שירות מטעמכם, מבצעים פעולה נוספת בכובע אחר, כלשכה פרטית. הם נותני השירותים שלך. לא שלי ולא של מר נקש. את מבינה שאת אמורה לבקר את פועלם.

זאת לקונה עצומה לעצם העובדה שלחברת סיעוד יש גם לשכה פרטית או אפילו זיקה ללשכה פרטית. זאת קודם כל נקודה שאנחנו לא יכולים לפסוח עליה. עוד מעט אני אומר לכם מה אני עושה בנקודה הזאת. אני חייבת רק להגיד שהרגולציה היא של רשות האוכלוסין ולא שלנו.

הרגולציה על הלשכה הפרטית היא של רשות האוכלוסין. ופעם ראשונה את מופיעה אצלי. ואין דיון אחד, אני מקיים לכל הפחות דיון אחד בשבוע, ושני סיורים בממוצע בחודש. אין דיון או סיור אחד שאני מקיים והנציגות הבכירה ביותר של לשכת האוכלוסין לא נמצאת אצלי פה. אז אני לא חוסך את שבטי, בטח לא מהם. והם כתובת שלי להמון המון שאלות ומענות. בנקודה הזאת, הם לא רגולטור. הם רגולטור שלהם בהיותם לשכה פרטית. הם לא יודעים מה הכובע הנוסף שהם מחזיקים מעבר לכך. זה התחיל אצלך. והם זכיינים שלכם. אסור לבלבל את זה. אנחנו לא יכולים לתת לאחריות הזאת ליפול מהידיים. הם לא זכיינים שלנו. הם נותני שירותים שלכם. זכיין הוא מי שזכה במכרז לתת שירותים. זה זכיין. זה ישויות משפטיות נפרדות. אבל אתם משלמים. ברור. ברור. מה השאלה בכלל? מה זה הם לא זכיינים שלנו? חברות הסיעוד הם זכיינים פר אקסלנס של הביטוח הלאומי, כדי לתת מענה. הם זכו במכרז. איפה היועצת המשפטית

מיד, כל מי שאמור לקבל רשות דיבור יקבל בזמנו. דורון רז, יו"ר איגוד נותני שירותי סיעוד. רשות האוכלוסין הקפידה הקפדה יתרה על הפרדה משפטית של לשכות פרטיות. לשכה פרטית אין לה שום קשר משפטי, אין לה שום קשר משפטי לחברת הסיעוד. כמו שלחברת סיעוד יש בית אבות ואין לה קשר משפטי עם חוק הסיעוד. עוד פעם, עוד פעם, למי אין קשר משפטי. ההפרדה בין לשכה פרטית לבין חברת הסיעוד היא ישות משפטית נפרדת לגמרי.

זה לא מה ששאלתי. זה לא מה ששאלתי.

לא, אבל אל תענה לי על מה שלא שאלתי. אני רוצה לענות על מה ששאלתי. תענה רק על מה ששאלתי.

מה ששאלת. תפקיד רשות האוכלוסין לפקח על לשכה פרטית שיש לה זיקה רחוקה לחברת סיעוד. תגדיר לי מהי זיקה רחוקה. אין לזה זיקה משפטית. תגדיר לי מהי זיקה רחוקה. היא חברה בפני עצמה. תגדיר לי מהי זיקה רחוקה.

ממוקד אדוני. מהי זיקה רחוקה? זאת אומרת, היא בעלת ישות משפטית נפרדת לגמרי. וזה מסביר זיקה רחוקה?

זאת אומרת שאם יש לי חברת סיעוד וראיתי כי טוב וחשקה נפשי שתהיה לי גם לשכה פרטית, אבל החלטתי לפתוח אותה ב-ח.פ נפרד. אשתי היא המנכ"לית של הלשכה הפרטית. ואני מסביר לאשתי שהזיקה בינינו מאוד מאוד רחוקה. זה מה שהופך את זה לזיקה רחוקה? אז אני אומר לך משהו יושב הראש. הלשכות הפרטיות של חברות הסיעוד הוקמו לפני שבכלל הקימו את חברות - - - זה לא מה ששאלתי. למה אתה לוקח אותי לטיול שאני לא רוצה לטייל בו? שאלתי כמה חברות סיעוד נמצאות בקשר כזה או אחר, קשר בעלי כזה או אחר, עם לשכה פרטית? זו שאלה ששאלתי מלפני 12 דקות. בנתיים עניתם לי 40 תשובות שאף אחד לא זה.

נקש ענה את התשובה הנכונה. אמר בין 10 ל-20. בעמי אנחנו חיים וזה הרבה יותר מזה אדוני. אפשר משפט בבקשה כבוד יושב הראש, רלוונטי. כן, ודאי.

אני ליאור, מעמותת מטב. הרגולטורים עושים את עבודתם נאמנה. אבל אני חושב שאתה עולה פה על נקודה מאוד משמעותית. אני מדבר כעמותת סיעוד שהיא עובדת רק 65 שנה. ואני חושב שהדבר הזה צריך, בסופו של דבר התאגידים עושים את עבודתם נאמנה ויש לי כבוד גדול לתאגידים וגם הארגונים. אבל הלקונה הזאת בחוק, בדיוק בנקודה הזאת, היא לא טובה לענף הזה. הדבר הזה צריך לצאת, להשתנות. וזה לא יכול להיות. ואני אומר את זה מתוך השטח. אני חושב שבסופו של דבר, עוד פעם, כל אחד מהרגולטורים, ואני רואה את זה כבר, עושה את עבודתו,

אבל הדבר הזה שמאפשר בחוק את הדבר הזה, בטיעון המשפטי הזה, הוא לא נכון לפי דעתי. לא לארגוני הסיעוד שעושים את העבודה ולא לתאגידים ונכון לשנות את זה. ואני מודה לך שאתה מעלה את זה, כי זו נקודה מאוד משמעותית.

אני מאוד מודה לך אדוני. עוד מעט יש לי גם שאלה קטנה אליך. מצוין, אשמח. טוב, אני חושב שעוד לא. בבקשה, חבר הכנסת דוידסון. תודה רבה אדוני יושב הראש.

לפני חצי שנה ישבנו במרפסת ואמרת לי שמאוד מאוד חשוב לך לקבל את הוועדה הזאת. באמת הסתכלתי קצת, אמרתי טוב, דווקא זה? לצערי אנחנו בסוף מגיעים כולנו, ואני גם הגעתי למצב, שאמא שלי נזקקת לעזרה. וכשהגעתי למצב הזה דיברתי איתך לפני חודש, התחלתי לראות ולהרגיש כל מיני דברים שהם ממש, אני לא מתבייש להגיד את זה, גזל. גזל אמיתי. והתחלתי לחפור בנושא. ואני גם אציע לך איזה שהיא הצעת חוק בסיום דבריי. גיליתי שאותם קשישים בעצם מקבלים את העזרה הכול כך חשובה על ידי מטפלות של חברות הסיעוד, אבל מה קורה שם? הם בעצם מגיעות למספר השעות שאישרו להן, אבל הן באמת לא עושות את השעות האלו. הן לא עושות את השעות האלה. בסוף מחתימים את אותו קשיש, אומרים לו תחתום.

אז אם הוא צריך לקבל שלוש שעות, אני אומר לכם, 99% מאותן מטפלות לא נמצאות שלוש שעות. לא מחתימים כרטיס. לא להפריע לי. אנחנו נמצאים בעידן של הייטק מתקדם, מדינת הטכנולוגיה אנחנו. מה, אי אפשר שתהיה אפליקציה שאדם מגיע לאותו נזקק, שהוא אומר נכנסתי, מסיים אחרי שלוש שעות, יצאתי. ולא ייתן לקשיש הזה את ההרגשה שהוא חייב לחתום. כי כולם חותמים. הם מפחדים. אוי ואבוי לו אם הוא לא יחתום או שהיא לא תחתום. ומסתכלים עליהם כאילו הם, לא יודע, פושעים. וצועקים עליהם ומעליבים אותם ופוגעים בהם. זה ההורים שלנו. זה סבתא וסבא שלנו. וזה הטריף אותי הדבר הזה, אדוני יושב הראש. ועל זה אני רוצה שנעשה הצעת חוק. על הנושא הזה שעובד יוצא החוצה, מגיע לאותו קשיש. שתהיה אפליקציה מאוד פשוטה, זה קיים היום.

יש? אז תפעילו אותה אם יש. אני יכולה רגע? לא, רגע, דקה. זה בדמי הדבר הזה עכשיו. כי זה מגיע מהבית.

יש לנו קצת בעיה עם בג"ץ, אתה יכול לסייע לי בוועדת חוקה ומשפט? כי הם לא מסכימים. בג"ץ לא אפשרו. בג"ץ מצרים את צעדנו בחלק מאוד מאוד גדול. בנושא הזה בוא נבדוק. אני רק רוצה לסיים את הדברים שלי, משפט אחרון לסיכום. בסוף אותן חברות, אני הסתכלתי על המספרים פה, ואני רואה 60 ומשהו שקלים לחברה החברה מקבלת. לא כתוב פה מילה כמה המטפלת מקבלת מתוך אותם 66 שקלים. זה מאוד מעניין. בטח זה 30-32, נכון? 31.70. מינימום. עכשיו, אותה מטפלת מגיעה לאמא שלי, לאמא שלך, לאמא שלכם, והיא צריכה להיות שלוש שעות. אבל היא אומרת לה אני חייבת להגיע לבאה בתור ולוקח לי זמן, אז היא מספרת לה סיפור שחצי שעה היא צריכה עוד לחסוך כדי להגיע אליה. אז חבר'ה, הכסף שהמדינה נותנת זה נטו, זה לא ברוטו. אם זה שלוש שעות, זה שלוש שעות. ולא שעה וחצי. ואם תבדקו טוב טוב תגלו דברים מחרידים. מחרידים. והמדינה מתקצבת את זה במיליארדים. וחברות הסעד שמים פס עלינו, כי הם זכו במכרז.

אל תבלבלו לי את המוח. כי המדינה משלמת והם מקבלים. והכיסים שלהם מנופחים, המטפלת מקבלת מעט, והכי מסכן זה בסוף המטופל. אז בזה צריך לעשות סדר. ובזה אני שמח שאליהו רביבו נמצא כיושב ראש הוועדה, כי הוא ילך עם זה עד הסוף,

הוא לא מפחד מאף אחד, לא פוליטיקה ולא עניינים. תודה רבה. אני מאוד מודה לך סימון, חברי היקר. אני רק אומר לך משהו בהתחייבות. ככל ואין לך התחייבויות לוועדות נוספות בשעות האלה, תישאר, תישאר. ואני מבטיח להגיע לוועדות ולהיות חבר בוועדה. בין יתר אני, אין מאושר ממני אם אחד כמוך ייקח חלק בפעילות הוועדה החשובה הזאת. אני מתחייב בפניך שעם הנתונים המשכיים למה שאתה דיברת, ולא יצא לנו להיפגש קודם, תיצלנה אוזניך. זאת התחושה שלי לפחות. אבל בוא, יש לנו סבלנות. טוב, אז גברתי המנכ"לית ביקשה לענות לחבר הכנסת. כן, אני אשמח להתייחס. קודם כל, תודה רבה על האמירה הזאת, שבהחלט יש, היא נכונה ויש לה מקום. אנחנו התחלנו להפעיל באמת מערכת שעובדת על סמך איתור מקום. כרגע זה מופעל במודיעין, עם כל החברות שעובדות במודיעין. וברגע שנסיים את שלב הניסוי ההתחלתי נעבור לפריסה ארצית.

אנחנו מקווים שעד ינואר 2024. מה הסיבה שמודיעין נבחרה? כי יש שם מגוון חברות. בחרנו מקום שיש בו מגוון חברות.

ושגם יש מספר לא קטן של קשישים, ועדיין נוכל לעשות על זה בקרה. עשינו, ופה בקטע הזה אני חייבת להגיד שנותני השירותים שיתפו פעולה, אנחנו עובדים איתם. זה עובד באפליקציה כמו שאתה תיארת, בפלאפון. הן מדווחות כניסה ויציאה. אני אשמח לקבל את המסקנות בסיום הבדיקה גברתי. בסדר גמור. אני רק אגיד שכל מה שנאמר פה זה נכון לגבי מטפלות ישראליות ולא לגבי עובדים זרים. חשוב נורא לעשות את ההבחנה הזאת.

לצערי כי רב הוא. לצערי ותסכולי כי רב הוא. אבל אנחנו, לא תרפינה ידינו, בעזרת השם. כמה זמן הפיילוט הזה, אגב, קיים? התחלנו בפיילוט אחר שכתוצאה ממנו הגענו לאיזה שהוא בית הדין. שבית הדין אמר לנו לכו תבדקו את עצמכם מחדש, בגלל כל מיני סיפורים. מאז שהנוכחי רץ. קצת יותר מחצי שנה לדעתי. הבנתי. תאמרי לי גברתי, כמה תלונות הוגשו לביטוח לאומי על חברות סיעוד? על 2022, אני חושב שזו השנה שמייצגת, יש לנו כבר נתונים. מה נעשה איתן, מה הסנקציות? ואם יש מסד נתונים מסודר שאתם יכולים בבקשה לספק לוועדה. אז אני אתן לגלי. בבקשה. אז אני אתייחס. תלונות בעצם על נותני שירותים מגיעות ברובן לסניפים שלנו. יש לנו 23 סניפים ברחבי הארץ, 24 כרגע. והן מגיעות ישירות לסניפים, מטופלים על ידי צוות הסניף. אנחנו עובדים היום על מערכת לניתוב הנתונים, כדי שנוכל באמת לדעת, שיהיה לנו נתונים מדויקים על סוגי הפניות והמענה הניתן. ברובן מטופלות בסניף. פניות שהגיעו אלינו לאגף בממוצע של ארבע שנים אחרונות, יש לנו כ-350 תלונות שמגיעות אלינו ישירות לאגף. ובאמת בסביבות ה-60 מתוכן בשנה הן בנושא של עובדים זרים. מה אנחנו עושים? אז כמובן מטפלים גם ברמה הנקודתית על כל פנייה. וגם מייצרים כל מיני פעולות מתקנות כתוצאה מכך. לדוגמה, אם אנחנו באמת רואים שיש תלונות חוזרות על הנושא של נותני שירותים שמכוונים יותר לגמלה בעין מאשר,

לא מאפשרים בצורה כזו או אחרת גמלה בכסף, בחירה של גמלה בכסף. אז כמו שאמרתי, גם נקודתית מטפלים בזה וגם מטפלים בזה מערכתית. הן מול העובדים שלנו, ברמת הנחיות לעובדים המקצועיים. כי בסופו של דבר חשוב לנו שכל שיחת טלפון עם זכאי, הזכויות שלו יועברו אליו בצורה מדויקת. והן באמצעות אגרות או - - - אתם מבצעים גם כן בדיקות יזומות. לגבי הנושא של הבקרה? אנחנו בעצם מתייחסים אל כל פנייה. זאת אומרת שיזום לא, אבל כשיש פנייה אתם נותנים מענה. כן. יש לנו כמה סקרי שביעות רצון.

נכון, התחלנו להפעיל לאחרונה. אנחנו גם עובדים על מכרז בקרה מאוד גדול בהיבט הזה. הבנתי. אז בקיצור, אין, בשוטף שלכם אין ביצוע ישיר יזום של בקרה וניטור אחר פעולות. למה אין?

אנחנו גם מתייחסים לכל,

יש ביקורי בית של עובדים סוציאליים שלנו, שנכנסים לבתי הזכאים. וחלק ממה שנבדק שם זה הנושא של, זה באמת חלק מזה זה בקרה. יש כמו שהזכירו כאן את הנושא של בקרת רואה חשבון, ששם זה בנושא של הזכויות הסוציאליות של העובד הזר. יש שילוב של הנושא הזה של בקרה ובאמת עם כוונה להרחיב.

טוב, זה נושא שאנחנו נצטרך לצלול אליו לעומק. לאחרונה הכנסנו גם סקר שביעות רצון ואני מקווה שיהיו לנו תוצאות. זאת פעולה יזומה. אגב, לבני המשפחה של המטופל, כן? למי שמדווח. אם המטופל יכול לענות לבד, אז לבד.

ומי שילם בעבור הסקר? מי משלם?

אוקיי, נפלא.

אני אשמח בבקשה לדעת האם המטופלים רואים הבדל בין מטפלים שמגיעים אליהם באמצעות חברת סיעוד או כאלה שמגיעים לא דרך חברת סיעוד בהעסקה ישירה? באיכויות שלהם, בהכשרה שלהם, ברגישות שלהם? העובדים הזרים. לא, אין.

אני אסביר לך למה. לפי חישוב ממוצע, אנחנו מדברים על 22,000 עובדים זרים שמגיעים דרך חברת סיעוד.

כן, משהו כזה. אני פותח רגע את הסימולציות שקיבלתי מכם. חבר הכנסת דוידסון, אני אשמח בבקשה. לא, יותר מ-22,000. כי גמלה בעין זה 22,000. אבל יש בגמלה משולבת עוד 13,000. זה יחד משהו כמו 35,000. הבנתי. אבל בעסקה מאה אחוז,

או העסקה מאה אחוז של חברות סיעוד עם עובדים זרים, 22,000 ומשהו. נדבר רק על זה. כיוון שאני לא מי יודע מה במתמטיקה, התפללתי,

מצאתי פה מחשבון. סתם, במקרה הבאתי. אז בואו נבדוק רגע משהו. על פי הסימולציה שאני מקבל מכם, בגין הדרכת עובדים, חבר הכנסת דוידסון, גובים 0.15 ש"ח, כלומר 15 אגורות לשעה, לכל עובד באופן רציף, בעבור הדרכה.

כל ההעסקה שלו, כל התקופה של ההעסקה? כל התקופה. עכשיו בואו נבדוק רגע סכמתית לאן אנחנו מגיעים ונשמח לקבל את הנתונים בעקבות כך. אם אנחנו מדברים על 22,000, ממוצע 26 ומשהו שעות שבועיות לעובד זר?

ברמות הגבוהות, כן. נגיד 26. כפול 4.2? 4.3. אנחנו מדברים על 112 שעות בממוצע. בסדר עד כאן? 109. לא יודע, המחשבון שלי אולי קניתי אותו באיביי. זה כמעט 112. 111.9. כולם במתח.

אנחנו לומדים את זה ביחד, אני לומד את זה אתכם. זאת אומרת שאם אנחנו כופלים 22,000, חבר הכנסת דוידסון, כפול 112, יש לנו 2,464,000 שעות בחודש לעובדים זרים, שמסופקים דרך חברת הסיעוד. הגדרתי את זה נכון? מדויק. תעשה כפול 15 אגורות כמה? כפול 0.15 מוביל אותנו לסכום צנוע של 369,600 ש"ח בחודש, בגין הדרכה לעובדים זרים שמסופקים דרך חברת סיעוד. המדובר הוא ב-12 מפגשים של 4 שעות.

אבקש לדעת, אותם 12 מפגשים, 4 שעות כל מפגש, באיזה שעות של היממה? בימי החופש שלהם? בשבתון שלהם? תוך כדי שעות העבודה, באמצע שעות השינה? א', אני אשמח לדעת מתי זה מתקיים. שתיים, איך שאנחנו לא רואים את זה, אנחנו מדברים, רק על הפלח המצומצם הזה,

אני מבהיר ביניכם. לא לקחתי את המשולב עם סיעוד, לא לקחתי משולב ישיר, לא לקחתי ישראלים, לא לקחתי כלום. לקחתי רק את הפלח המצומצם הזה. ואנחנו מגיעים, ידידי היקר, ל-4,435,200 בשנה, בגין הכשרה. למה אתם קובעים לא מבוצעת? אני ממש מתנצל, זו חוצפה. אני לא מקבל את זה. בואו נייתר את הדיון הזה בכלל. אנחנו פה בשביל ללמוד. אנחנו פה בשביל לקבל נתונים ממוסמכים שאנחנו יוצאים איתם לשטח. אגב, למען הגילוי הנאות, אתמול אני נפגשתי עם מר דורון רז והיה לו חשוב לשוחח איתי לפני קיום הדיון הזה. זה דבר שהוא לגיטימי, הוא על השולחן. אני מרבה לעשות את זה. אני אוהב ללמוד את הנתונים. חלק משיעורי הבית שלי לקראת דיוני הוועדה. וכשעברתי איתו בין היתר על הנתון הזה, משהו דגדג לי ועשה לי חשק באותו רגע להודיע לצוות הלשכה שלי לבטל את כל הלו"ז שלנו ביום ראשון וזה העיסוק שלנו ביום ראשון. אנחנו הולכים בלי נדר לראות, לבקר במרכזי ההכשרה. ללמוד את התכנים ולפגוש עובדים לפני הכשרה ואחרי הכשרה. עם סכום כזה, בטח הם אמורים להיות מוכשרים בבתי מלון. לא יודע, לא יודע, לא ניתן עכשיו פרסום חינם. אני אשמח בבקשה לדעת מהם הנתונים שגברתי מחזיקה ביד, עם סכום העתק שמשלמים לחברות הסיעוד. היכן ההכשרות, באיזה תדירות מתקיימות? מי מבקר, מי מפקח? מי פוגש את העובד לפני הכשרה לראות את רמתו ולקבל משוב לאחר ההכשרה? אני אשמח לדעת איפה כמעט 5 מיליון שקלים בשנה, כל שנה, מכספי הציבור, כן? שלכם ושלך ושלי, של כולם. אשמח בבקשה לקבל התייחסות. אני אקדים ואומר לפני שגלי תתייחס, שאנחנו במכרז החדש ייתרנו את ההכשרה. לא, לא, אני מתנצל גברתי.

אמרנו מכרז, מכרז זה סוגיה אחרת. יש לי חוברת שלמה לדבר איתך על המכרז. עזבי את זה. אני מדבר עד היום. אני רוצה לדעת עד היום היכן כספי משלם המיסים מושקעים. בטוח שבתבונה ובהצלחה. רק תלמדו אותי. אני רק רוצה לצרף ש-15 שנים לא עודכן מכרז. זאת אומרת הנתון הזה 15 שנים עבד. סימון, אתה לא יכול לעשות לי את זה. מדגדג לי. אני מתחילת הדיון רוצה לדבר על זה. תעשה 4 מיליון כפול 15. מדגדג לי. תבין כמה מגרשי כדורגל אפשר לבנות לילדים במדינת ישראל. זה לא סיפור כזה גדול, זה רק 60 מיליון. בוא, אתה מדבר איתי כאילו מדובר, זה כולה 60 מיליון. לא ביג דיל.

למען הגילוי הנאות אני רק מספר לכם שכרגע עשיתי תחשיב בקלקולטור של סעיף 1, יש עוד כמה כאלה. אז תכף אנחנו. לכן אני מבקש קצת סבלנות. כל מי שיחפוץ לקבל רשות דיבור ורלוונטי גם יקבל בחפץ לב. אני מראש אומר לכם, גם אם נשמע טיפה ככה, אני מגיע בראש פתוח, בנפש חפצה ולב הכי רחב בעולם לקבל,

לשנות וגם לעדכן בדברי הסיכום. מי שמכיר את הדיונים שלי, היו פעמים שדברי הפתיחה ודברי הסיכום שלי היו בזווית אחרת, כי אני באמת למד תוך כדי הדיונים. אז תשכילו אותי בבקשה. היכן מושקעים בתבונה רבה 4.5 מיליון שקלים בשנה. אז אני אומר שהמכרז הקודם - - - לא, לא, לא. לא, אני מדברת על המכרז הקודם, מ-2008. הוא הגדיר 30% הכשרה והוא הביא לידי ביטוי גם הכשרה של מטפלות זרות. לא, לא, אני, גברתי, אני ממש מתנצל. זה המצב שאנחנו עוסקים בו היום. לא, לא, גברתי, אני מתנצל. אני לא כזה מורכב כמוכם. אני בן אדם פשוט. פירקתי את זה לסכום. לקחתי את הסימולציה שלכם, לא שלי. יש לי צוות כלכלנים, תודה לאל, שמלווה אותי. לא הסתייעתי בהם. לקחתי את הסימולציה שלכם. לקחתי סכום, לקחתי נתון מספרי שאתם סיפקתם לי. גזרתי ממנו רק חלק יחסי, שהוא חלק, שהוא לא הכול, בוא נגדיר אותו כך.

הוא הרוב, הוא לא הכול. וכפלתי אותו. עשיתי אתכם, הבאתי קלקולטור. ראיתם, אני אפילו לא סומך על עצמי.

תנו לי בבקשה תשובה פשוטה. למישהו יש איזה שהיא הווה אמינא, איזה שהיא הסתייגות לגבי הנתון הסכמתי שהגעתי אליו, 4.5 מיליון שקלים בקירוב? שאלה פשוטה. נותני השירותים גם היום, עדיין מקיימים קורסים לעובדים זרים. לא, לא גברתי, אני שואל שאלה, הלכת לי שאלה אחורה. אני רוצה לשתף אתכם במשהו אישי משרדי שלי. אנחנו עובדים על חומרים בהיקפים עצומים. ובסיומי דיונים הרבה פעמים מגיעה אליי מנהלת הוועדה ויועץ החקיקה שלי וכל הצוות הרחב שבלעדיו לא הייתי יודע להגיד לנקודות שאני מגיע.

הכנו כל כך הרבה חומר, בדקנו כל כך הרבה נושאים. דיברת רק על זה, על זה ועל זה. בגלל, אני מעדיף כגישה לצמצם את הנושאים, אבל לא להשאיר אותם ככה שכל אחד יפרש אותם כמו שהוא רוצה. אני שואל שאלה פשוטה, אני רוצה תשובה פשוטה. גם אם זה ייקח לי עוד שמונה או 100 פעמים אני אשאל את אותה שאלה. מוסכם עלינו שהסכום של כמעט 4.5 מיליון שקלים בשנה זה הסכום המצרפי שחברות הסיעוד מקבלות מכם בשביל להכשיר עובדים זרים, שהם ה-22,000? אני מדבר רק עליהם. כן או לא?

יופי. את יודעת בבקשה להראות לי היכן מושקעים ה-4.5 מיליון שקלים? אני יודע כשאני משקיע במשהו, כשאני שולח יועץ שלי לקורס אני אומר לו בסיום הקורס תראה לי בבקשה מה השכלת, תראה לי מה הבאת איתך. שולח את הילד שלי למורה פרטי, אומר לו בוא תראה לי על איזה חומר הוא עובד איתך. משהו בסיסי. כמדובר במאות שקלים, מדובר ב-4.5 מיליון שקלים, לא כסף פרטי, לא שלי ולא שלך גברתי. תראי לי בבקשה,

תראי לכל הציבור, רואים אותנו בשידור חי, היכן מושקעים 4.5 מיליון שקלים לכל הפחות בשנה, כל שנה, 15 שנים. זה מה שאני שואל. מושקעים בקורסים, הן לעובדים זרים והן לעובדים ישראלים. המכרז - - - לא, לא. אל תבלבלי אותי. קל לבלבל אותי. עובדים זרים, אל תגידי לי ישראלים. אל תגידו לי ישראלים. המכרז לא קובע עובדים זרים. הוא קובע 30%. זה המכרז, מה לעשות? אתה מדבר על אחוז מתוך תעריף לשעה. תראו, אני רק שאלתי, אני שאלתי שמונה פעמים אולי. אני שואל שמונה פעמים אם הנתון הסכמתי הזה מקובל על כולם. אף אחד לא צייץ. אתה מייצג את חברות הסיעוד?

אתה יודע כמה סעיפים פה ראיתי עכשיו? אני אדבר, אני אענה לך על סעיפים. אני, השערות סומרות לי. אני אענה לך על סעיפים. תענה. כבוד יושב הראש, אני יכול לענות? יש דברים שהם גזל. גזל של מדינת ישראל. אני שאלתי שאלה. אני אענה לך. אני מודיע לכם, קבלו ממני כרגע הצהרה. בואו, קבלו ממני כרגע הצהרה. שאלה תמימה, פשוטה, שיכלה להיגמר בתשובה פשוטה, עניינית, שמשקפת לי 80% אותנטיות, אני משחרר ועובר קדימה. ההתלבטות שלכם, ההתעקשות שלכם וההתפתלות שלכם שהתחילה אתמול בערב וממשיכה כרגע - - - אין - - - אל תתפרץ לדבריי. מובילה אותי כרגע לצאת בהכרזה. אני מודיע לכם שאני מתכוון לרדת עכשיו לקוצו של יוד. אני הולך לבדוק אתכם עד הסנט האחרון, את כולכם. ותיקחו בחשבון שאם יסתבר שגזלתם כספים, לכל הפחות, לכל הפחות, את העשרות מיליארדים האלה אתם תקיאו חזרה לקופת המדינה. לכל הפחות. זה גם לא ייעצר בזה. הנה, אני מודיע לכם. שאלתי שאלה פשוטה, תנו לי תשובה. אז ברשותך. בבקשה גברתי. אני אנסה בדרך אחרת. בסופו של דבר הרי התחשיב שקיבלת שמנחה בעצם איך מתחלק בעצם התעריף של נותן השירות, הוא לוקח בחשבון, אני מדברת על המכרז הקודם. המסמך שיש בידיך, הנוכחי, נכון? הוא לוקח בחשבון את מה שמגדיר המכרז, שזה 30% הכשרה, אצל כל נותני השירותים. ומתוך זה נגזר בעצם מה הם מקבלים עבור הנושא של ההכשרה, בתחשיב. זאת אומרת זה לא מכוון ל-100% הכשרה, אלא ל-30% כפי שהגדיר המכרז. לא, לא, גברתי, תקשיבי. המשמעות של סימולציה היא תרחיש. מה שנקרא גרוסו מודו. זה לא בדיוק על אותו סנט, זה התרחיש, זו סימולציה. לכן קיבלתי מסמך רשמי שלכם, זו סימולציה שאתם הוצאתם, לא אני הפקתי אותה. לא אני הפקתי אותה. סימנתם לי הדרכת עובדים, 0.15, ללא הבדל בין עמותת מלכ"ר לחברת סיעוד עסקית. 0.15. אני לוקח את זה כראה וקדש. כופל את זה רק ב-22,000. הנתון הוא נתון. כבוד יושב הראש, אני יכול להתייחס? למה יש לי תחושה שמעבר לזה שאתה ממש בקיא בתחום, וזו שליחות חייך, אתה גם סוג של עורך דין שחי על ביטוח לאומי? כי כל פעם כשאני שואל אותם אתה רוצה להסביר אותם. לא, ממש לא. הם אמורים להסביר לך, לא אתה לי. זו הנקודה. השאלה הנשאלת שצריכה להיות לא השאלה, עם כל הכבוד, השאלה הנשאלת שצריכה להיות את התעריף הזה קבעה ועדת תעריפים, שמורכבת ממשרד האוצר, משרד הרווחה הם קבעו, לא אנחנו קבענו, הם קבעו תעריף. עכשיו השאלה הנשאלת היא האם בתעריף שאנחנו קיבלנו מילאנו את ההתחייבות שיש לנו בחוזה מול ביטוח לאומי. זאת אומרת, אם עמדנו באחוז ההכשרה שנדרשנו לעשות, אם עמדנו באחוז ההכשרה. השאלה הזאת שצריכה להיות מכוונת לוועדת המכרזים. תגיד לי, תשמע, אני אמרתי לך משהו אתמול בסיום הפגישה, שזו הייתה המלצה חמה. קח אותה וחבק אותה. אני אומר לך את זה עוד פעם מר רז, קח אותה וחבק אותה. שואל שאלה, רוצה תשובה. שאלה פשוטה. אף אחד לא יכול להגיד לי שהיא מורכבת, אין פה גיאומטריה. יש 4.5 מיליון שקלים בשנה הכשרות, ל-22,000 עובדים זרים. תראו לי אותם. תראו לי מי הרפרנט שמבקר אותם. מי מבצע פיקוח על התוצאות? איפה נמצאים המבנים, מה החומר הנלמד? איך נראה העובד לפני, איך הוא מתנהל אחרי? תראו לי.

אני לא פונה אליך. אני לא פונה אליך. אתה לא הרגולטור של עצמך. היא הרגולטור שלך. חבר'ה, מדובר בעשרות מיליונים, ריבונו של עולם. רק סעיף הזה. רק בסעיף הזה. ואחרי זה מסבירים לי שאם אני מבקש שברירת המחדל תהיה שזכאי לעובד סיעודי מראש יתחיל בגמלה אישית והוא יקבל 100% מסבירים לי שזה ירוקן כספים באוצר ובביטוח הלאומי. הנה הכסף. אני מציע לכל אחד ואחד מכם להסתובב בבתים של מטופלים, לראות איך הם נראים. לראות שבחורף הם מתלבטים אם מדליקים חימום בכלל. אם הם לא מורידים את כמות המקלחות שלהם בשבוע. אני עם המאות מיליונים האלה רוצה לעזור להם. לא להמשיך להעשיר אותם. איפה אנחנו נמצאים? היום יום שלישי. עד יום חמישי 12:00 בצהריים מסמך רשמי מכם, מפורט, כולל כל הדוחות של ביצוע מעקבים. והוצאות הכספיות בגין הכשרות, אני מבקש מביטוח לאומי. מחברות הסיעוד אני דורש עד יום שני 10:00, דקלה, עד יום שני, 10:00 דוחות מאזן, 15 שנה אחורה. 7 שנים אחורה. זה בטוח יש לכם. של כל ההוצאות הישירות בגין הדרכת עובדים. אני מציע לכם בחום, אל תאחרו בדקה. הייתי יכול להגיע אליהם אם לא היו מתישים אותי. 40 דקות על שאלה. 40 דקות. טוב, תראו, אני פגשתי פה בעוד איזה שהוא נתון שבטוח יש לכם תשובה, הפעם תשובה ברורה ופשוטה. לא יכול להיות שחלילה תהיה עוד פעם. יש עובדים סוציאליים, יש עובדי הכשרה. אבל למדתי שיש נתון נוסף חדש שקוראים לו,

אתה יודע בעצם, מה אני צריך להגיד לך? אתה יודע יותר טוב מכולם. אז תקשיב סימון. יש סעיף שנקרא "עובדים מקצועיים". הם לא אנשי מנהלה, הם לא בעלים, הם לא עוסקים בהדרכות, חבר הכנסת דוידסון, והם גם לא עובדים סוציאליים.

יש סעיף שנקרא עובדים מקצועיים. תלמדו אותי בבקשה מי הם גברתי? עובד מקצועי הוא בעצם העובד שמלווה את המשפחה לאורך כל תקופת הטיפול בה. זה יכול להיות עובד סוציאלי, גרונטולוג. לא, לא, לא. אני שוב פעם אומר, "עובד מקצועי".

עובד מקצועי ברובם הם עובדים סוציאליים. כן פתחנו את זה לאופציות נוספות כמו גרונטולוג. כתוב, כתוב, זה מה שכתוב.

אז אני כבר חשבתי אולי חוסר שעות שינה, משהו קופץ לי מתבלבל,

על פי אותה סימולציה יש לנו סעיף שנקרא "ביקורי בקרה". ביקורי בקרה משמע עובדים סוציאליים. הם מבצעים בקרה בהיקף של שש שעות בשנה לכל מטופל שזכאי לעובד זר, דרך חברת הסיעוד.

הם סעיף בפני עצמו. נעזוב אותם. הם צריכים לקבל שכר יותר גבוה, צריך להוסיף להם תקנים. הם לא בשורה המדוברת. יש לנו שורה קודמת, שנקראת "עובדים מקצועיים". אוקיי? עובדים מקצועיים, אני נותן לכם איזה שהוא פענוח. לכל חברת סיעוד מופרש סכום של 1.06 לכל 200 עובדים. זאת אומרת כל חברת סיעוד שמעסיקה 400 עובדים, צריכים להיות לה שניים כאלה, על פי אותה מכפלה. מדובר גם כן בסכום לא מי יודע מה, 30,000 בערך. קחו את זה, 30 מיליון? מה זה 30 מיליון בשנה? מה זה 30 מיליון בשנה? חשבתי עכשיו אתה אומר לי. 30 מיליון כולה. 15 שנה, 500 מיליון. זה בערך יוצא, זה על יד.

לא כזה סכום מי יודע מה. אני אשמח בבקשה לקבל,

כשמדינה מוציאה לאורך תקופה, חבר הכנסת דוידסון, מוציאה 500 מיליון שקלים, בטוח היא יודעת על מה מדובר.

אנחנו עכשיו שותפים לאיזה שהוא תהליך מול האוצר, בנושא ספורט. כל התקציב שם זה 260 מיליון. פה אתה מדבר על, מטורף. אז עכשיו, כשאני שואל את האיגודים,

כשאנחנו יושבים בדיונים שם עם החשב הכללי באוצר, אז שואל אותו סעיף צנוע,

הוא יודע לספר לי הכול מהכול מלפני והוא מעריך גם מה יהיה אחרי. פה מדובר ב-500 מיליון, סעיף. בטוח שאתם יודעים על מה מדובר. אתם לא יכולים להגיד לי עובדים סוציאליים.

קודם כל, יש בגדול שתי פונקציות: אחת זה באמת העובדים המקצועיים, שבחלקם עובדים סוציאליים. לא, עוד פעם, אל תחזרי איתי לשם. עובדים סוציאליים היא שורה בפני עצמה, גברתי.

ופה יש הפרדה, יש להם מה שנקרא עבודת שטח ויש את העבודה במשרד. הם באמת עובדים - - - בקרים. בקרים. רגע, שנייה, עוד לא הגעתי לבקרים. יש פונקציה נוספת,

של הבקרים. בסופו של דבר גם העובד הסוציאלי וגם הבקר מגיע לבית הזקן באמת אחת לחודשיים, לסירוגין. פעם עובד סוציאלי ופעם בקר. והעלות שלהם, יש פה פשוט גזירה של העלות שלהם, לאור העובדה שהם יוצאים לשטח ומבצעים את העבודה הזו בשטח.

מר רז, כמה מטופלים נמצאים תחת ידיכם? בערך 60% מחוק הסיעוד. משהו כמו 200,000. תמיד הוא עונה לי חמיצר. 200,000. 200,000 זה בכללי. אוקיי, בעצם אתה כבר לא בעל חברת סיעוד. נכון. אבל 200,000 בחברות שאני מייצג מטפלות בערך 200,000. הבנתי. זאת אומרת שיש 1,000 עובדים סוציאליים ועובדי בקרה.

לא יודע, זה אמור להיות כאילו 1 ל-200. 200,000, נכון? יש לכם חוסר בעובדים כאלו?

היחס הוא יותר קטן. כי בסניפים קטנים יש צורך בנוכחות של עובד מקצועי, עובד סוציאלי, למרות שמספר המטופלים הוא יותר קטן מזה.

אז אמרנו ככה: אמרנו שביקורי בקרה הם עובדים סוציאליים פר אקסלנס, שמגיעים לבית המטופל. שתי פונקציות ישנן שמגיעות לבית המטופל.

זה במסגרת השש שעות. לא, זה לא במסגרת השש שעות. אה, כן, כן, זה במסגרת השש שעות, סליחה. ביקורי בקרה שמבוצעים או על ידי עובד סוציאלי או על ידי עובד בקרה. זאת אומרת שזה יהיה פעם זה ופעם זה. לא יכול להיות שבאותה תקופה מנויה יגיע גם עובד בקרה וגם עובד סוציאלי. יכול להיות. בגדול זה לסירוגין. אבל בדרך כלל הוא לסירוגין. בדרך כלל כן.

אז זה נקרא עובדי בקרה. מבקרי בקרה.

חוץ מזה יש עובדים מקצועיים.

אל תגידו לי עוד פעם עובדי בקרה או עובדים סוציאליים, כי הם סעיף בפני עצמו. לא, אני לא אגיד לך. אם תיתן לי כבודו.

כמה זמן אתה רוצה בשביל לענות לי?

אבל שאני אבין.

אנחנו מעסיקים כ-140,000 עובדים ישראלים. בשביל לנהל את האופרציה של ניהול 140,000 עובדים ברור שאתה צריך עובדים מקצועיים. עובדים שיראיינו אותם, שיבדקו שאין להם עבר פלילי, שיבדקו שיש להם נתונים. כל זה יש מערך של עובדים נוספים שעושים את העבודה הזאת בנוסף לבקרים ולעובדים הסוציאליים. אז מי הם העובדים המקצועיים שמנהלים אותם?

אני הייתי בטוח עד היום שיש מנהל משרד או בעל משרד ותחתיו יש מצד אחד משכירה או מנהלת לשכה ובמקביל יש עובדים סוציאליים. כי הם צעד מקצועי. כבודו אמר ששבוע הבא הוא יבקר. הוא יראה איך המנגנון הזה עובד. זה לא לשכת שירות שיש לה מנהל ועובד או שניים.

תבוא למשרד, יש שם 50 עובדים. שירות טלפוני שעונה לכל קשיש. מענה קולי שמתקשרים. יש שם השמות שעושים. אה, הבנתי.

עכשיו ענית לי.

הנה, פחות מדקה. עכשיו ענית לי, סוף סוף. סתם. אל תיקח אותי ברצינות. איזה ענית לי. אתה יודע למה?

כי יש לך מינהל. מינהל הוא 7.5%. בסוף בסוף ייקח לכם זמן, אתם טועים בי. בסוף אתם תגידו וואלה, זה דרעק, אי אפשר לצאת ממנו. הוא בסוף יקבל תשובות. עדיף שניתן לו,

הוא ימשיך לחפור ולא בא לנו. לא בא לנו לאתגר אותו. אל תספור לי כפילויות בשורות. כי בסכומים זה מאות מיליונים. אל תגיד לי במשרד יש מנהלן ופקידה וקפה ונעליים. זה נמצא בסעיף עצמאי של 7.5%. לא.

הבנתי. ב-7.5% נמצא - - - תקשיב. ב-7.5% נמצא ככה: נמצא שכירות של משרדים, נמצא אחזקה של משרדים. מה זה אחזקה של משרדים? מה זה, צבע? נמצא רכבים של עובדים שעושים ביקורי בית. נמצא עוד דברים רבים שנמצאים בנותן שירות. ארנונה לרשות המקומית. זה כל זה נמצא במינהל. יש, קשה מאוד לפרוט את הדברים.

אם כבודו ייתן לנו את האפשרות, אני אגיש לך דוח מפורט של רואה חשבון מוסמך, שייתן לך פירוט של המבנה הזה. מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה לא, אני לא רוצה להגיד 'זה לא רציני',

זה לא נוגע - - - לא, לא, אבל תגיד, תגיד. לא, אני לא אגיד. אני רוצה שתגיד.

מה זה מתאים לי שתגיד. אני אומר שזה נותן ראייה מעוותת של המציאות. אם תרצה, תיתן לנו את הזמן, אני אתן לך דוח של רואה חשבון שייפרט לך עד האגורה האחרונה איך מתפרס חישוב התעריף הזה. החישוב שנעשה הוא לא הכי מדויק כאן כרגע. ואני בלשון המעטה אומר. תן לנו את האפשרות, נגיש לך דוח של רואה חשבון חתום, מוסמך, שיכול לתת לך מפורט את כל הנתונים שאתה שואל. ואז התמונה תהיה ברורה יותר. כי בהכשרה מקצועית יש החסרה של הכנת הקורסים, יש עובדים שמכשירים, יש מקומות של הכשרה. יש המון דברים נוספים. זה לא נגמר בזה שאתה לוקח ועושה את ה-0.15 כפול מספר האנשים.

תקבל נתונים אמיתיים אם תיתן את הזמן לתת אותם. שאלת שאלה, אני מתחייב לתת אותה. הבנתי. אז תשמע, אני רוצה רגע לומר לך כמה דברים. ליבת השאלות שלי הופנו לביטוח הלאומי. לא בכדי, הפעם מעבר לנציגות הבכירה שנשלחת לכאן מטעמם לאורך הדיונים, שמאוד משתדלת ולוקחת את העבודה ברצינות. הפעם באופן חריג ביקשתי להטריח את המנכ"לית בעצמה. זה לא משהו מובן מאליו, של מה בכך. צריכה להיות סיבה לכך. רוב רובן של השאלות הופנו לביטוח הלאומי. זה שאתה נזעק להגן בחירוף נפש - - - ממש לא. אל תענה לי, אל תפריע לי. לענות בשם הביטוח הלאומי היא שאלה בפני עצמה, נעזוב את זה. אני שואל אותם. הם חייבים לי דין וחשבון. אני אתכם בודק במסלול אחר. בלית ברירה אתגרת אותי ותוך כדי הדיון ותוך כדי מה שעכשיו דיברת אני בודק אותך בכמה מסלולים במקביל. אמרתי לך אתמול בפגישתנו ועכשיו אני ארחיב טיפה יותר ממה שלא אמרתי לך. כשהחלטתי להיאבק על הוועדה הזאת לקבל אותה היה לי ברור שבין כל הענפים שאני אמור לתת להם מענה ולהתייחס אליהם, ואני רוצה, ואכן בעזרת השם נתייחס לכולם, הענף המרכזי שהוא קודש קודשים בעיניי, שאני מגיע לטפל בו בחיל ורעדה. פשוט בחיל ורעדה, בהתמודדות שלי עם ריבונו של עולם, בכל יום, אני מודה לו על שזיכה אותי לגעת בזה בכלל. לגעת בזה. זה כל נושא ההעסקה של עובדים זרים בתחום הסיעוד. נאמר לי והוסבר לי שאם יש קבוצה אחת שהלובי שלה הוא כל כך חזק, אימתני ונשכני, זה הלובי של חברות הסיעוד לאורך השנים. אמרו לי תשמע, אתה לקחת על עצמך בין שלל התפקידים שני תפקידים שיש בהם הרבה הרבה ציפורניים ארסיות. אחד זה מרכז הכספים, מרכז הקואליציה בוועדת כספים, השנייה זה יושב ראש הוועדה המיוחדת לעובדים זרים. אם אתה באמת איש פוליטי, תחליט או לא לגעת באחד מהם או לגעת ולהמשיך ככה, כמו שנוגעים בזה.

בדיון מאוד מאוד עמוק שהיה לי עם ראש הממשלה לפני כמה שבועות הייתה מעט מתיחות. אני הודעתי לו, אם הייתה בינינו אי הבנה, אני לא נולדתי חבר כנסת, אני גם לא מתכוון למות חבר כנסת. אבל כל זמן שאני נמצא, לא משנה איזה לובי יהיה, לא משנה כמה אתם תהיו נשכנים. לא משנה כמה כסף אתם תביאו בשביל להגן על הפעילות שלכם במחשכים אני פה להוציא אותה. מגיע לכם, אתן לכם את כל הגיבוי. מגיע לכם, אני אפעל לכך שאתם תהיו התאגיד שאני חולם עליו. לא מגיע לכם כשאתם תישנו בלילה, כל אחד מכם, אתם תחלמו עליי. אל תתבלבלו לגביי. גברתי המנכ"לית, שאלה. כמו שאנחנו יודעים, וזה מדגדג לכולנו ככה לאורך הדיון, לפני 15 שנים, לא מי יודע, 15 שנים, לא ביג דיל, חלק גדול מהחולים לא היה חולה לפני 15 שנה. וחלק גדול מהסיעודיים שהיו לפני 15 שנה היום לא חיים. תבדקו את מה שאני אומר לכם. התקיים מכרז. לעניין בחירת חברות הסיעוד. 15 שנים. א', למה חיכיתם עד היום?

מה הסיבה שאם כבר הואלתם בטובכם לפני חצי שנה לצאת למכרז, הוא עדיין לא התקיים ולא יצא לדרך? אני קצת פחות אתייחס להיסטוריה ברשותך. אז מה? אז אני מבקש את ההתייחסות שלכם, גם אם לא כרגע, גם אם לא ממך,

אין בעיה, נגיש אותה בכתב. אין שום בעיה. אני אתייחס למכרז הנוכחי. אנחנו בעצם כתבנו את המכרז והעברנו אותו. קיבלנו המון שאלות שעליהן ענינו.

אלפי שאלות. וכרגע, מהשאלות, עלו שם כמה שאלות בנושא התעריפים שנבדקות כרגע. זה הסטטוס של המכרז. זה אחד המכרזים, זה אולי המכרז הכי גדול והכי מורכב במשק. עד כדי כך ש-15 שנה לקח להניע אותו. לא, אני לא נכנסת ל-15 שנה. את זה הבטחתי שאני אבדוק.

מתי הוא מסתיים? מבחינתנו אנחנו כבר ענינו על השאלות, נכון? אז אנחנו מעריכים, אנחנו בשלב מענה על השאלות?

מי אדוני? בבקשה לפרוטוקול, מיקרופון. עו"ד חנן פוטרמן, מהלשכה המשפטית. של הביטוח הלאומי.

לפני כמה זמן קיבלתם את השאלות? הגיעו השאלות, אני חושב שזה היה עד פברואר או עד מרץ, התאפשר לשאול שאלות. מתי התחילו להגיע השאלות? הגיעו אלפי שאלות, מעל 5,000 שאלות. מי שאל 5,000 שאלות? כל מי שאמור להגיש הצעות למכרז שאל שאלות. אני רוצה לדעת, מה? 5,000 שאלות, חבר'ה, זה לא. הרי מי שאמור להתמודד, רובם לפחות, כבר שחקנים במגרש. ככה נראה לי, אני לא יודע. זאת אומרת, הם אמורים לדעת יותר טוב מכולנו. 5,000 שאלות? זה מכרז אחר לגמרי, זה לא אותו מכרז. 5,000 שאלות? הגיעו אלפי שאלות שדורשות מענה. דורשות בדיקה. גם לגבי כל מיני תנאים במכרז. חבר'ה, אין 5,000 תשובות, איך 5,000 שאלות? גם לגבי בקרות שאנחנו הולכים לעשות. יש שם הרבה מאוד שאלות. לפי מה שאתם אומרים, אמור להיות GPS על כל עובד, כל שעה, בכל נקודה, כולל מעסיק, כולל בני ביתו. 5,000 שאלות? בשביל מי שכבר נמצא בשוק ומכיר אותו? מה עד כדי כך מורכב שיש לשאול אותו? 5,000 שאלות. לכמה מחלקות חולקו השאלות האלה? יש צוות שעובד על השאלות האלה. של כמה אנשים? לא, יותר. 7-8 אנשים. זאת אומרת משהו כמו 600 שאלות לבן אדם. לא, אנחנו יושבים כצוות. אה, זאת אומרת - - - זה לא מחלקים את השאלות. שמונה אנשים, שומע את 5,000 שאלות?

חלק מהשאלות חוזרות על עצמן, אז אנחנו גם מטפלים בהן.

גם את ה-5,000 שאלות האלה היה צריך לצמצם בעצם. חלק מהשאלות חזרו על עצמן.

זה מכרז באמת, אני חושב אחד המכרזים הגדולים במשק.

איפה הגעתם עם ה-5,000 שאלות? אנחנו לקראת סיום. אני מאמין שזה ייקח עוד, קצת קשה לי להעריך, אבל אני מעריך שעוד כמה חודשים,

אתה אומר חיכינו 15 שנה, מה זה משנה אם נחכה עוד שנה בשביל לענות על שאלות. מספר חודשים. בואו, תבינו, אתם שומעים מה אתם אומרים? אנחנו חיים במציאות שחברה פועלת מכוח האינרציה. אנחנו מבינים שיש לקונות.

עוד לא הצפתי חצי מהן. אני עוד לא יודע אפילו חצי מהן אולי. אחרי 15 שנה החלטתם לצאת למכרז, שנה צריך לענות על שאלות? שנה? לא, זה לא שנה. אם נתתם עד פברואר, זה אומר שזה התחיל בדצמבר. אם אנחנו אוטוטו ביולי, עוד כמה חודשים אנחנו מגיעים לנובמבר כמעט. זה כמעט שנה. זה כמעט שנה. כמעט שנה לענות על שאלות? חבר'ה, משהו פה עובד לא נכון. זה גם לענות על שאלות, גם לבדוק עוד פעם את תנאי המכרז. גם את הנושא של התעריף, נבדקו עכשיו שנים - - - מכמה גורמים הגיעו 5,000 השאלות? מעשרות מציעים פוטנציאליים. אתה יכול גם לשאול פה את הנציגים של המציעים. הבנתי. נציג מטב, עוד מעט יש לי אליך שאלה קטנה אמרנו. אבל כמה שאלות אתם הגשתם? לא זוכר, אבל לא מעט שאלות. כמה? לא יודע, לא זוכר. אני אבדוק את זה, אני אשמח להגיד לך.

ויש גם הרבה מאוד ארגונים חדשים. המכרז נותן אפשרות גם לארגונים חדשים להיכנס. אז גם הם נותנים, כן. זה מפתיע. כן. הבנתי.

כשקיבלתם מבול כזה חשדתם שיכול להיות שלפחות חלק מהשאלות מגיעות מטעם? כדי למשוך זמן, כדי להמשיך ליהנות מהחגיגה הזאת עוד שנה? לקחתם את האפשרות הזאת בחשבון? שואל. לא יודע, אני מספר לך איך אני, אם אני מנהל כזאת אופרציה. מקבל מבול לא סביר.

אבל הרעיון של חוק חובת המכרזים זה שאנחנו מקבלים שאלות. כן, כן, כן, לחלוטין גברתי. רגע, רגע, דקה.

זה מכרז, זה אחד המכרזים הכי גדולים - - - כן,

והכי עתירי כספים.

אנחנו גם ניסינו במכרז - - - אני מבין שאתם מאוד רגישים כלפי זה באמת. לא, שנייה.

אנחנו ניסינו להכניס במכרז הזה גם מנגנונים רחבים של בקרה. גם שינויים שלמדנו מדברים כמו הנושא של ההכשרות שעכשיו העלית, דברים אחרים, שניסינו לתקן אותם במכרז הזה. ומטבע הדברים, על חלק מהדברים יש השגות, שאלות. ושאלות נוספות של אנשים שכנראה לא היו חברים בזה.

ואני שואל שאלה גברתי. האם נבחנה האפשרות - - - בעבר,

האוצר אמרו שהם יכולים לעשות את זה יותר מהר ויותר נכון. הם החזירו לנו את זה כי זה לא הצליח. אני מקבל את זה ואני מכבד את זה, ואני מבין את המצוקה ששאבו אתכם אליהם. ואני לא חושד בכם, אל תתבלבלו.

מי שמכיר,

כשאני חושד אני שם את זה על השולחן. שואל אתכם שאלה, האם כשקיבלתם מבול של 5,000, עזבו,

אם אפשר בבקשה מר נקש, טיפה את המיקרופון. תודה. האם אדוני היה חלק מניסוח המכרז?

כשכתב את המכרז, לקח בחשבון שיהיו שאלות?

האם אדוני העריך שכמות השאלה יכולה להגיע לכמות אסטרונומית של 5,000 שאלות? לא תיארנו שתגיע כמות כזאת של שאלת.

אבל תיארנו שתגיע כמות גדולה של שאלות. כי חלק, עוד פעם, חלק מהשאלות. כמה, כמה שאלות הנחתם? אני לא יודע לומר לך. הבנתי. האם כשקיבלתם 5,000 שאלות העליתם אפשרות, אפשרות, אפיזודית אפילו, שמטרת השאלות של לפחות חלקן הלא מבוטל היא בשביל למשוך זמן? לקחתם את זה בחשבון? ואז מה הפתרון שלנו? אני שאלתי אם לקחתם את זה כאפשרות? אני חושבת שזה נלקח באפשרות. ולכן הצוות הזה באמת התכנס לעיתים מאוד מאוד קרובות.

לא, אני עדיין שואל אבל אם לקחתם בחשבון. אני אגיד לכם, אם אני יושב בכזאת אופרציה, אני אגיד לך אדוני. שאלת מה הייתי יכול לעשות. אם אני לוקח את זה בחשבון, אני בודק מדגמית, ככה באופן רנדומלי, חבר הכנסת דוידסון. אם שאלות חוזרות על עצמן, אם שאלות במהות שלהן מטרילות מאותם גורמים ממוקדים. להוציא את המוץ מן התבן. בין כאלה חדשים שלא יודעים או כאלה שהיו ואומרים תשמע, אני מבין שהיום כללי המשחק חדשים. מחמירים איתנו יותר, אנחנו רוצים לא ליפול, חלילה. לא רוצים שהמכרז יהיה הפסדי. רוצים לפרש את זה נכון. אפשר ללמוד את זה. רואים נרטיב. 5,000 זה המון. ואז, מה אני הייתי עושה? מוציא הודעה לכל המתעניינים, שידעו שבעקבות בדיקה שהביטוח הלאומי, באמצעות אותו צוות מסור, מקיים, ככל ויעלו חשדות להטרלות שלא מטעם, זה יוריד את הניקוד. עוד מעט אני אשאל אתכם לשאלת הניקוד. זה יוריד את הניקוד, זה יפגע בניקוד ובסיכוי של אותה חברה לזכות. ואז אנחנו נראה כמה מושכים את השאלות שלהם. מזכיר לי הסתייגויות, סימון. מזכיר לי הסתייגויות. יודעים שצריך זמן. בואו ניקח את זה, אנחנו חיים בעולם כזה פה. 5,000 שאלות? עוד אפשרות שבמקביל הייתי ממליץ לגברתי המנכ"לית, ואני לא מתכוון להיכנס לנעליה הענקיות, לשכור איזה שהוא פרויקטור, להעסיק סטודנטים. שזה מה שהם יודעים לעשות, לשבת סביב שולחן עגול. שלב ראשון באיזה שלוש קבוצות. שלב ראשון לסנן שאלות שחוזרות על עצמן. לאחד אותן. אנחנו כבר אחרי השלב הזה.

אתם הרבה אחרי ואתם זקוקים כמעט לשנה להתייחס לשאלות.

תחזירו תשובות ואז ירצו הבהרות. ואז תצטרכו לפנות להנמקות. אנחנו עושים הכול כדי להימנע מהמשך של התהליך הזה. אנחנו מתייחסים, אני אגיד רגע. ואני בטוח גברתי.

אני אגיד לגבי מכרזים אחרים שאני יותר מכירה. אנחנו מתייחסים נורא ברצינות לשלב השאלות ונותנים מענה, כי אנחנו רוצים לחסוך לעצמנו אחר כך את ההגעה לבית הדין. את ההתדיינות החוזרות ונשנות ואת כל הדברים האלה. טוב, בואו, אנחנו לא מסיימים את זה כאן.

אני מצפה לחשיבה יותר יצירתית, מחוץ לקופסה, עם תוצאות ברורות. ולנעוץ תאריך בלוח השנה ששם אנחנו מפרסמים זוכים. אחרי שאלות יגישו עתירות. כך זה התהליך. אני מכיר את הנושא הזה די לעומק ולכן אני אומר לך שאחרי השאלות יבואו העתירות לבתי המשפט. ככה הם ימסמסו את זה במשך שנים.

השדולה למען קשישים. הוא מנכ"ל השדולה למען הקשישים. לפחות מישהו דואג לקשישים. טוב, יש לי איזה שהיא שאלה. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו אלי. אני יושב במלא ועדות, אתה יודע שאני חיית ועדות. אני לא הייתי בוועדה כזאת בחיים שלי. שנתיים בכנסת. אני בשוק. יש פה ריח, סליחה על הביטוי, מסריח של משהו ש-15 שנה עובד, עקום לגמרי. עקום לגמרי.

פשוט לא יאומן. תאמין לי שזה היה גם הרבה לפני. פשוט אנחנו מתייחסים למכרז האחרון, אבל מדובר בעשרות על גבי שנים.

זה לא חדש. במגילה כתוב שמרדכי אומר לאסתר "אם לעת הזאת הגעת". אז אם אנחנו זכאים והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שלעת הזאת הגענו כדי לתקן טיפה מהעוולות, דיינו. אני מבקש לשאול שאלה אחת קטנה. הבטחתי למנכ"ל עמותת מטב, מר ליאור שטרסברג. כן, בבקשה. אז אתם עמותה, נכון?

משכך טבעי שאני אשאל אתכם שאלה שהתשובה שלה לא במחשכים. הבנתי אתמול בשיחה שלי עם מר דורון רז, שהחוסר רווחיות מאוד מאוד מזערי. מי שעובד נכון יכול להרוויח בקצה. שורת הרווח שלו נעה בין 3.6 ל-4 במקסימום, אם הוא עד כך יעיל 4.2. נכון אדוני?

זה מה שאתה רואה גם כן, מר שטרסברג?

אצלנו,

אנחנו עמותה, אז הדוחות מפורסמים לציבור, אין בעיה. וזה פחות או יותר האחוזים שלנו.

מכיוון שאתם עמותה והדוחות מפורסמים בציבור, אני אשמח בבקשה שתשתף את הנוכחים פה מה העודף התקציבי שלכם? העודף התקציבי שלנו בשנה ממוצעת הוא בין 2.5% ל-3.5%. כסף, כסף.

לפי המכרז של ביטוח לאומי זה 4%. אנחנו הרבה פחות מ-4%. למען הגילוי הנאות, אמי, שתיבדל לחיים טובים וארוכים, פנסיונרית שלכם.

ועדיין אני שואל, כמה כסף עודף יש בעמותה הזאת? עוד פעם, תראה. עוד פעם, שאלה, תשובה. מה זה כמה עודף? אני אומר לך עוד פעם, שנייה. שואל כמה כסף. אני יודע, אני רוצה שתספר להם.

בוא, הנה, אני מקצר לך.

בין 2.5 ל-3. כסף, כסף, לא אחוזים, כסף. שנייה, בין 2.5 ל-3.

אדוני מנכ"ל עמותה. אני אגיד לך כסף, אין בעיה. לא כסף, לא שאלתי את החשבון הפרטי שלך. עמותה. העמותה שלנו, המחזור שלה הוא כמעט מיליארד ו-600 מיליון שקלים. והמחזור, העודף התפעולי שלנו הוא בין 2.5% ל-3.5% שזה יוצא 25 פחות או יותר בשנה ממוצעת, באזור בין 20 ל-25 מיליון שקלים. ואני אסביר לך גם אם תרצה גם לאן הדברים האלה הולכים.

לא, לא, היום, אני שואל היום. היום בחשבון שלכם, מה העודף שלכם? שואל שאלה פשוטה. מה זה עודף? לנו יש חובות. אנחנו גוף שמעסיק 35,000 עובדים.

אז יש לנו חובות, התחייבויות פנסיוניות, כמו שאתה מכיר, לחופשה, למחלה, לפיצויים, של באזור 300 מיליון שקלים. זה דבר אחד. זה החובות שלנו בעניין הזה.

יש לנו במסגרת הדוחות הכספיים קרנות מיועדות. שאיתם אנחנו עושים כל מיני דברים שהם לא, הם מתוקצבים במכרז. ואני יכול לתת דוגמאות. יש לנו למשל קרן תמיכה וסיוע במטפלות, סיוע כלכלי של 350,000 שקלים.

אני אעשה לך את זה קצר, אני לא רוצה להכביד עליך. לא, אין, אתה לא מכביד עליי. אני מאוד מאוד גאה בעשייה.

לא, אני אתן לך דוגמה רק.

אנחנו למשל מפעילים מרכזי יום בכל הארץ. במקרה אנחנו מפעילים מרכזי יום, אפשר להעלות פה את ראשי הערים. בירוחם, בערד, בשדרות, באשקלון. במקומות שהדבר הזה הוא מאוד לא כלכלי. זה דוגמה. אנחנו מפעילים למשל פרויקט שנקרא 'עכשיו זה הזמן'. זה פרויקט של הפגת בדידות לניצולי שואה. למעלה מ-7,000 ניצולי שואה שאנחנו מגיעים אליהם. הוא פרויקט הפסדי, לדוגמה. ועוד הרבה מאוד דברים שהם לא קשורים לחוק הסיעוד אנחנו עושים אותם. מעבר לזה שאחד הדברים שאני אשמח גם להגיד עכשיו. פעולות פילנתרופיות, אני לא מבטל אותן אדוני.

הנושא הזה של המטפלות, של 120,000 מטפלות ישראליות שמועסקות גם על ידי עמותות, 40% מהפעילות של הסיעוד זה עמותות, 60% זה חברות. זה ציבור יקר, שעושה עבודת קודש. שבקורונה כשאף אחד לא הגיע, המשיך להגיע לבתים. זה ציבור שהוא שקוף במדינת ישראל. ולכן גם אנחנו וגם ארגונים אחרים עושים הרבה מעבר לנושא הזה. אני חושב שצריך לעשות שינוי מאוד מאוד גדול. עדיין אני שואל על שורת רווח. אז אמרתי, ה-2.5%-3.5% זה פחות או יותר באזור בין 20 ל-25 מיליון שקלים. בשנה.

עכשיו עוד דבר שאני רוצה להגיד ברשותך. שזה אחרי הפעילויות הפילנתרופיות האלה. כן, אבל יש להם ייעוד. תראה, העמותה,

זה אחרי מימוש הייעוד. אל תתבלבלו, זה אחרי מימוש הייעוד. העמותה, זה לא מימוש הייעוד.

אני קראתי דוחות. אפשר כבודו, אפשר להגיד מילה?

במחזורים כאלה, מחר בבוקר תהיה תקלה ותהיה התקפת סייבר על ביטוח לאומי. יכול להיות?

אני אצטרך להמשיך לתת שירות לאזרחים בכל הארץ. תהיה מלחמה. אני ממשיך לתת.

שנייה. מחזור של שכר בחודש הוא באזור 80-90 מיליון. לאן אני אלך? אז לא 500 מיליון. לא, שנייה, שלושה חודשים כאלה. 240 מיליון. סליחה, 300 מיליון זה התחייבויות לעובדים. לימי מחלה, להפרשות לפיצויים. אני אין לי, תשמע, א', אני אשמח, כי זה מפורסם. ו-ב', אני מאוד מאוד גאה. גם אני וגם הרבה מאוד אנשים בחרתי בשליחות הזאת. בלהתעסק בנושא הזה של אזרחים ותיקים. אני לא חושד אחרת. לא, בסדר גמור. אני לא חושד אחרת. אז אני אומר, בסופו של דבר לי אין אמא ואין לי אבא, אנחנו לא בעלים, עמותה אין לה בעלים. והיא צריכה לדאוג להמשיך לתת שירות. וזה הכול במסגרת הדוחות מיועד. הדבר הזה מאפשר לנו גם בסופו של דבר לעשות הרבה מאוד פעילויות שהן פעילויות שההקצבות הממשלתיות, כמו למשל מרכזי היום, שיש 181 מרכזי יום, נמצאים בגירעונות שלמים הרבה מאוד שנים, במיוחד בפריפריה. אנחנו למשל כשהגענו למצפה רמון שנתיים לפני זה לא היה מרכז יום, לא פעל. היום אנחנו נמצאים שם.

הפעילויות האלה, היכולת שלנו מאפשרת לנו לעשות פעילויות שהן גם מאוד מאוד לא רק לא רווחיות, הן הפסדיות, ובגדול. אז זה הדבר הזה לנהל את זה בצורה כזאת שתאפשר גם לעשות הרבה מאוד דברים לטובת המטפלות. דבר שאני רוצה להגיד גם, ואני אגב מאוד מאוד גאה בו, כי הוא היה שבוע שעבר. יש לנו פרויקט אדיר עם רשות המיסים של מיצוי מס הכנסה שלילי למטפלות.

ויש לנו עד עכשיו מאות מטפלות שקיבלו עשרות אלפי שקלים.

אני רוצה להודות לרשות המיסים. עשרות אלפי שקלים. כי זה ציבו8ר שלא מממש את זכויותיו. אז זה דוגמה לדברים שאנחנו, גם ארגונים אחרים, עושים. ישר כוח עצום. ואנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להתבלבל שבאופן טבעי בין יעדי העמותה היא גם לייצר תכנים ופעילויות שהן הפסדיות מ-day one. להבדיל מעסק שרואה תמיד בתכלית שורת רווח. ואתם מבצעים פעילויות וולונטריות לא מבוטלות. אגב, דיברת על העובדים הזרים, כבוד יושב הראש. אז גם לנו וגם לארגונים אחרים יש לנו תוכנה מקוונת של הכשרה, שעברה את האישור של הרגולציה. שכל עובד זר שמגיע מקבל הכשרה מקוונת. זה התחיל בתקופה של הקורונה, בקורונה היה קשה מאוד להיפגש עם העובדים הזרים. וכשדיברת על נושא העובדים הזרים שמגיעים לפה, למקום שהוא רחוק מהבית, שהוא 24/7 שצריך גם להסתכל עליהם. אז הדבר הזה של למשל הכשרות חינמיות לעובדים הזרים או למשל מהלכים של קבוצות תמיכה. תמיכה נפשית בעובדים הזרים בתקופה, בטח בקורונה,

זה דברים שאנחנו עושים. גם ארגונים אחרים. כי הנושא הזה של עובד זר מעבר לדברים שאנחנו רואים בעיתון, שהם כמובן מזעזעים ואיתם צריך למצות את הדין, יש עדיין הרבה מאוד עובדים זרים שעושים עבודת קודש וצריך לתמוך בהם. וצריך מעבר רק לדברים הבסיסיים שכתובים במכרז. ולמשל זה גם הנושא הזה של סדנאות לתמיכה נפשית בעובדים הזרים,

דיברת פשוט על ההכשרה, אז הזכרתי את זה. אתה מוכן להסביר לי למה זה עמותה ולא חברה? מה הרעיון של עמותה בכזה ביזנס?

עמותת מטב הוקמה ב-1958 על ידי קבוצה של עובדים סוציאליים. כל התפיסה שהיום כולם מדברים עליה שנקראת ageing in place התפיסה שאומרת שהדבר הנכון ביותר לאזרח הוותיק זה להזדקן בכבוד בקהילה. בעבר היה את הנושא הזה של מלבן, של יציאה בעצם לבית אבות. ואנשים בעצם היו מזדקנים ולצערנו גם מתים, בבית אבות ובבית חולים. התפיסה הזאת שדיברה על לייצר מעטפת תומכת,

לאזרח הוותיק. הוא לא מדבר רק על הסיעוד, הוא מדבר גם אל אקו סיסטם שלם של מרכזי יום, של קהילות תומכות, של מתנדבים. בכל הכבוד למטב, עוד הרבה לפני חקיקת חוק הסיעוד שחוקק ב-1988 היה לה חלק בזה. עם משרד הרווחה. דווקא הצוות הראשון של מטב הייתה, שתיבדל לחיים ארוכים, עליזה עופר, הייתה מנהלת מרחב במשרד הרווחה. והיא בעצם ניהלה את מטב 20 שנה פחות או יותר. ואז למעשה מטב כעמותה הניחה את היסודות המקצועיים לחקיקה של חוק הסיעוד ב-1988. שהוא חוק מאוד מתקדם בתפיסה הזאת של ה-ageing in place. אני חושב שגם בישראל, לא שאני חושב שהכול מושלם. לא הכול מושלם. אבל אמרתי בתחילת דבריי שאני חושב שהנושא של העובדים הזרים הוא נושא מורכב וטוב שהוא בא לדיון. אבל העובדה שבישראל יש אחוז מיסוד של פחות מ-3%, כלומר רוב האנשים מזדקנים בקהילה, האקו סיסטם שנבנה על ידי ביטוח לאומי, על ידי אשל ג'וינט וגם על ידי הארגונים הוא דבר טוב שבעצם תומך באנשים שגם נמצאים באיזה שהוא משבר, בין אם הוא פיזי ובין אם הוא קוגניטיבי. מאפשר להם להמשיך להזדקן בקהילה. ואני חושב שעובדה ש-40% לא רק בתחום הסיעוד, גם מרכזי היום. במרכזי היום מתוך 181 מרכזי היום, הרוב המוחלט זה עמותות. מועדני מופת, מועדונים חברתיים, קהילות תומכות. חלק גדול זה הנושא הזה של העמותות. בין היתר גם העמותות המקומיות, שהנציג שלהן לא נמצא פה. אבל בעצם הג'וינט. אלה שמקלים תרומות גם מחוץ לסיפור של ביטוח לאומי? לא, אנחנו לא מקבלים תרומות. אז אני מנסה להבין. רגע, שנייה.

הרי רוב ההוצאות שלכם זה עובדים. אתה מסכים איתי? ברור, העסקה. העמותה משלמת מס גבוה יותר על עובדים. 7.5% מהשכר.

בגלל זה אני לא מבין למה זה עמותה.

כי אתה מקבל, אתה מקבל פחות מחברה מביטוח לאומי.

בסדר. אבל העמותה מצד שני לא משלמת מע"מ, יש חוקים שונים. לא, הוא מקבל מאה אחוז. כבוד חבר הכנסת, אתה יכול לשאול. אבל אתה מקבל פחות מביטוח לאומי, המע"מ פה לא משחק תפקיד. נכון, נכון. יש שני תעריפים, אין תחרות בתחום הזה. לא שאני חוקר אותך, אני מנסה להבין. לא, לא, לא, זה בסדר גמור.

קח לדוגמה את הענף הזה שנקרא דיור מוגן בישראל או בתי אבות. אותו דבר, הענף הזה הוקם על ידי עמותות בעצם. וזה דבר שהרבה פעמים קורה. העמותה מקימה, כך אתה יכול להגיד, אני באתי מהתחום של אנשים עם מוגבלויות.

אקי"ם, גם אלו"ט, גם איל"ן, גם שק"ל, זה כולן עמותות. עכשיו, באופן טבעי בתחום הזה נכנסים גם חברות.

מה שציינת, העמותות שציינת זה רוב ההכנסות שלהן זה תרומות. לא, ממש לא, טעות.

טעות, טעות. העמותות הגדולות מתפרנסות משירותים.

זה אולי היה בעבר. עמותה כמו אלו"ט, עמותה כמו אקי"ם, זה עמותות שתורמים להם. אבל רוב הפעילות, קח את העמותה שעוסקת למשל בנוער בסיכון. היום העמותות רובן מתפרנסות באופן די מהותי מהנושא של מכרזים. טוב, אני מאוד מודה לכם. הנושא מאוד מעניין, אבל אני חייב להתכנס. לא, לא, שנייה, חבר הכנסת דוידסון. מר ליאור שטרסברג, תודה רבה. נושא מעניין, אבל עדיין אני, יש לי עוד כמה שאלות שאני חייב להתייחס גם למי שהגיע. ועוד שאלה לביטוח הלאומי, לא למנכ"לית. אני בתחילת הדיון דיברתי על ממשק שיש בין חברת סיעוד לחברה פרטית, שיש זיקה ביניהן. ואני אשמח לדעת אם יש לכם בקרה על כך שמשפחה פוגשת את חברת הסיעוד פעם אחת בכובע של חברת סיעוד. שולחת הרבה פעמים מטפלת ישראלית. לאחר מכן זה מתחלף, עם החמרה זה מתחלף בעובד זר. ואז כשיש לה גם חברת, לשכה פרטית, היא גם שולחת לה את העובד. האם במעקבים, בבקרה שלכם יכול להיווצר מצב שהשירות והיחס והליווי שזוכה המשפחה יהיה מותנה או לקוי או פגום, כשהעובדת שמגיעה מהלשכה הפרטית היא למעשה גם העובדת שקשורה לחברת

קודם כל אני אגיד שהעובדת הזרה, לצורך העניין, מלכתחילה לא קשורה לנותן השירות, לחברת הסיעוד, אלא לתאגיד. ובאמת לאחר שנבדקת ההתאמה בין השניים, אז בעצם הם פונים לרשום אותה אצל נותן השירות. זאת אומרת שאין השקה. לא, בשלב הזה לא. הבנתי. אלה הבקרה שלכם. שוב, אם מגיעות אלינו פניות. אתם לא מכירים משהו אחר. אנחנו מכירים פניות שמגיעות אלינו.

על כך שיש הפעלה של לחץ על המשפחה. אנחנו פועלים אל מול נותן השירותים. איך הפעולות מתבצעות? אז מאוד תלוי באופן פרטני. תני לי דוגמה. תני לי דוגמה למקרה, שניים,

בשנה הקודמת, שבו הבחנתם שיש לחץ כלשהו לא מקובל מכיוון חברת הסיעוד למשפחת המטופל או המטופל עצמו. כשהממשק הוא לשכה פרטית שיש לו זיקה ישירה אליה. אז ממש באמת בשבוע שעבר נתקלנו במקרה כזה. קיבלנו פנייה לגבי זה שני זכאים במקומות אחרים, מאותה חברה. זה עבר למי שמטפל אצלנו בנושא של תלונות על נותני השירותים. את יכולה טיפה לבאר יותר את המקרה הזה? מעניין אותי.

קיבלנו מידע על כך שבעצם נאמר למשפחה על ידי נותן השירותים שנכון שהוא יישאר להמשיך לקבל טיפול מהם ולא אמרו לו מפורשות, אבל אמרו לו שאם לא, אז גם יש להם את הדרך לדאוג שיציעו לעובד הזר עבודה בתשלום יותר גבוה, אם הם יחליטו שלא להישאר אצלם. מתי זה קרה? ממש בשבוע שעבר. שבוע שעבר זה נודע לכם או שזה קרה שבוע שעבר? לא, זה הגיעו אלינו.

מתי זה קרה? מתי בדיוק זה קרה אני לא יודעת לדייק, אני יכולה לבדוק את זה. מי מטפל בזה? זה מסוג התלונות שמגיעות לאגף.

מי האוטוריטה שזה מגיע לפתחה ומטפלים בזה?

הממונה על טיפול על נותני שירותי באגף.

בצלאל. בצלאל. כמה מקרים כאלה אתם מכירים? אז אליו במשך השנה האחרונה הגיעו, אני רגע אעשה הפרדה. אליו באופן ספציפי, כלומר זה מקרים שמגיעים מהשטח. הגיעו חמישה מקרים כאלה. אני יכולה לומר שלפניות הציבור אצלנו הגיעו במלך השנה, הזכרתי בתחילת הדיון, בסיבות ה-50 מקרים כאלה. מה עשיתם איתם? אז מה שאנחנו עושים בהיבט הזה זה כמה דברים: אחד, כמובן מטפלים ברמה האישית. לא, לא, מה הטיפול? יודעים שמטפלים, מה מטפלים? מה הטיפול כולל?

פונים לנותן השירות, מבקשים רגע הבהרות. קיבלתם הבהרות. אתם יודעים אין מקום לבירורים, אתם יודעים שזה התוצאה. מה אתם עושים? במקביל חידדנו את ההנחיות לעובדים. מעבר לחידוד ההנחיות. בן אדם 15 שנה שוחה בחומר, נהנה מהפקר שלא התקיים מכרז, לא רעננו את השורות, חמק מתחת לרדאר בכל מיני עבירות. וואלה, עלה בגורל שהוא נתפס בקלקלתו. מה אתם עושים? מה בסמכותכם? לשלול לו את הזכאות, לקנוס אותו, לפרסם אותו, לסנכרן אותו? תספרו לי מה. נכון להיום האפשרויות הן,

למכרז הקיים, האפשרויות האלה לא עומדות בפנינו. כן יש לנו נושא של להזמין אותו לשיחת בירור. מה התוצאה שלה? התוצאה של, זה, זה באמת. מה התכלית שלה? זה נושא שהוא עדיין בטיפול. אבל פה באמת הבנו שיש גם צורך לחדד את ההנחיות מחדש מול נותני השירותים וזה דבר נוסף שאנחנו עושים. הבנתי. ובמכרז החדש יש אפשרות קנס, הרחקה, ביטול?

נפלא, יפה מאוד. אז ברשותכם, גם היום נמצאת איתנו היועצת המשפטית של מטה מאבק הסיעודיים, עורכת הדין מאיה בנדס. אני לא זוכר מספיק טוב את שם משפחתך, אבל אני זוכר ומוקיר את פועלך. תודה אדוני. נמצאת איתנו, כאמור, היועצת המשפטית של מטה המאבק. היא תשמיע לנו הקלטה של שיחה שהתקיימה בין משפחת מטופל לחברת סיעוד. תגידי לי כמה מקרים כאלה אתה מכירים. ותגידי לי איך אנחנו ישנים עם זה בלילה, שיש לנו מחבלים ברישיון, בחסות מכרז שהתקיים רק לפני 15 שנה.

קודם כל אני אתחיל ואני אגיד שמגיעים אלינו עשרות אם לא מאות מקרים כאלה. שלפעמים אנחנו מצליחים להתערב פה באופן אישי ולסייע למשפחות ולפעמים זה כבר מאוחר מידי. המרבית המקרים המשפחות גם מפחדות בכלל להתלונן, כי הם מרגישים שמהלכים עליהם אימים. וכל הניסיון לנסות ככה לצבוע את זה במשהו נורא מתוק וככה לעדן את ההתנהלות הזו, היא קצת חוטאת למציאות. אני כן אגיד שאנחנו בהקלטה שאני אשמיע עכשיו הסתרנו את שם המטפלת שאליה מתייחסים. מדובר בעובדת זרה. נותנת שירות מטעם חברת מטב, ששלחה הודעה קולית לאחת המטופלות או בת המשפחה. ההקלטה מדברת בעד עצמה. אני פשוט אשמיע אותה. (השמעת הקלטה) עכשיו,

נראה לי שהוא בעלים של תאגיד אם אני לא טועה. יכול להיות. וזה מראה פר אקסלנס - - - מה שאני רוצה להגיד,

אפשר להתייחס בבקשה? אני שנייה רק אשלים. שנייה, לא, אני רק אשלים. הזכרת את העמותה, אז אפשר להתייחס? כשהיא תסיים אני מבטיח לתת לך אפשרות. אני אשמח, כן. זה גם מצביע על השאלות הראשונות ששאלת בתחילת הישיבה אדוני, על השיתוף פעולה בין חברות הסיעוד לתאגידים. זה מצביע על הקושי של משפחות לעבור להעסקה ישירה, כאשר הן נעולות עם חברות הסיעוד. אני אגיד שמספיק מבחינתי מקרה אחד כזה, שהוא חמור בעיניי, ובעיניי כלל מטה מאבק הסיעודיים, כדי שאני לא אשן לילה. אז אם שאלת אם אני ישנה טוב בלילה, אני לא ישנה טוב בלילה. והמטרה שלנו היא לממש את מה שהוועדה הבין משרדית בראשות עו"ד ענבל משש קבעה שברירת המחדל בביטוח הלאומי חייבת להיות קודם כל העסקה ישירה. ורק אם המשפחות מבקשות להיות בהעסקה במקביל. ואני לא מבינה למה זה לא מיושם עד היום. תודה אדוני. אפשר בבקשה אדוני? בוודאי, הבטחתי.

אז אנחנו באמת קיבלנו את הפנייה הזאת בשבוע שעבר. ואני מבין את העניין הזה של לעשות את זה בבית דין שדה פה. זה מאוד מאוד נחמד.

כי אני אומר עוד פעם, אנחנו בוחנים את זה. אנחנו בוחנים את זה, ואם זה לא בסדר זה יטופל בצורה - - - אם זה לא בסדר? לא, שנייה. תראי, ההקלטה הזאת על פני לא נראית בסדר. אבל אולי יש עוד שיחה. לא יודע, אני אומר צריך לבדוק את הדברים. אם באמת הדבר הזה הוא כפי שהוא נראה, אבל צריך לבדוק את זה. את מבינה שצריך לבדוק את הדברים. עובדים זרים אינם רכוש. אז זה יטופל, שנייה, זה יטופל בצורה חמורה. אני חושב שהיה נכון לתת לנו, שהיינו גם באים עם תשובות על הדבר הזה. בצורה חמורה. זה יטופל, אם באמת הדבר הזה

זה דבר אחד. דבר שני, אני רואה גם בהרבה מאוד מקרים אחרים, כבוד יושב הראש וכבוד חבר הכנסת הרבה מאוד מקרים שבהם ארגוני הסיעוד, בין אם זה חברות ובין אם זה עמותות, מצילות ועושות גם עבודת קודש. המציאות היא לא חד משמעית.

ואני חושב שהמצב הזה, כל הסיטואציה הזאת של ההעסקה הדואלית היא מאוד מאוד בעייתית, ואמר את זה יושב הראש. אני אגיד רק שני דברים קצרים: אחד, אנחנו בעד הפרדה מלאה בנושא של חברות סיעוד לא צריכות להיות בעלות תאגידים. לא צריכות להיות בעלות תאגידים, זה דבר אחד.

זה דבר אחד. אדוני היועץ המשפטי, האם זה מופיע במכרז החדש? לא שמעתי את השאלה. האם קיים תנאי הפרדה בין חברת הסיעוד ללשכה שחברת סיעוד לא יכולה להיות קשורה ללשכה.

אנחנו מתנהלים מול נותני השירותים, לא מול הלשכות.

חבר'ה, אני שואל שאלה פשוטה. האם כתנאי להתמודדות במכרז בעל חברת סיעוד מצהיר שאין לו שום קשר וזיקה ללשכה פרטית? גם אם זה לא מופיע במכרז אפשר להכין הצהרה שהם יצהירו על זה. למה צריך לחכות עם זה? כבוד יושב הראש, במכרז החדש יש סעיף שתאגיד יכול לתת שירותי סיעוד. כן, זה לא אומרים פה.

למה לא אומרים את זה? יש סעיף שתאגיד יכול לתת שירותי סיעוד כחברת סיעוד. אז איפה? אין בעיה. אם יש 20 תאגידים שחברות סיעוד מחר בבוקר הם יכולים לא להיות. אבל אותו דבר צריך להיות בצד השני.

שתאגיד שהייעוד שלו לעשות - - - אני אסביר. אני מקדם את זה ומקדש את זה ומודה על כך. יש הבדל בין חברת סיעוד שמתחילה את התהליך עם מטופל ובני משפחתו בשלב מקדים, כשהוא 1, 2. ואז היא כובלת את אותו מטופל ובני משפחתו להמשיך ל-4,

6 והוא כבול אצלם. לבין מצב שמגיעה המשפחה של מטופל ללשכה פרטית ואומרת אתם בין כה וכה הלשכה, אתם בין כה וכה מקבלים כסף. 2,000 שקלים בתחילת התהליך, 80 שקלים בחודש. 70 שקלים. מקבלים מהעובד הזר עמלה מסוימת, מדורגת. בואו קחו עוד איזה שהן כמה פרוטות, תשלימו לנו את התהליך. כי בין כה וכה יש כפל שירותים. כי בין כה וככה יש עובד סוציאלי שמגיע לבית מטעם הלשכה הפרטית. זה לא אותו עובד סוציאלי. יש לו צבע שיער אחר? הוא למד בבית ספר אחר. לא, יש לו ייעוד אחר. ההכשרה שלו אחרת? אני אגדיר לו. אני אגדיר לו. אבל כך לא יהיה כפל שירותים. כך בעיות, ככל שיתגלו לא ייפלו בין הכיסאות. כך תהיה חובת דיווח. כך לא ישלמו כספים בפערים משמעותיים אדירים. עם הכסף הזה אני אממן את השבתות של אותו קשיש. הוא יזכה לקנות טיטולים טובים יותר. תחשבו על זה. אפשר להמשיך שנייה?

אני רק רוצה להגיד שנכון שהבאתי הקלטה של מטב, אבל הם לא החברה היחידה שעושה את זה. אני חושבת שהמספרים גם שנתנו הביטוח הלאומי מעידים בפני עצמם כשיש רק 8,830 אנשים בגלמה ישירה. זה נתון שמעיד על עצמו. איך יכול להיות שקיימת אפשרות של גמלה בכסף. אבל מרבית האנשים, רק כמה? 18.5% נמצאים בגמלה בכסף. אני רוצה רגע להתייחס. אפשר להתייחס בבקשה, כבוד יושב הראש? גם אני רוצה להתייחס לזה. דקה אחת.

אפשר להציג מה שרוצים, אבל העובדות הן שכשאנחנו קובעים זכאות לסיעוד אנחנו מציעים למבוטח הכול. צריך לזכור גם מה יותר קל לו. אין מה לעשות. אנשים לא תמיד רוצים להתעסק על כל הסיפור. אבל הם בין כה וכה צריכים להתעסק עם זה. אתם שאלתם אותם? הם לא יודעים אפילו שיש את האפשרות הזאת.

הם יודעים, יודעים. הם לא יודעים. לא נכון. מגיעים אליי מלא אנשים שלא ידעו שיש להם אפשרות להעסקה ישירה. חבר'ה, קיבלתי הכול. הוצאתם איגרת פעם?

קיבלתי כל מה שאמרתם. יש דברים שאני לא מקבלת. אנחנו מיידעים אותם וזה חד משמעית שאפשר להעסיק העסקה ישירה. איך, באיזה אמצעות? הוצאתם איגרת בשנה האחרונה? הוצאנו, רגע, שנייה. קודם כל, הוצאנו לעובדים שלנו, בוודאי פעמיים רק בשנה האחרונה, חידוד על הנושא הזה. הם מציעים את זה, שנייה. למה זה לא ברירת המחדל? כי זה לא יכול להיות ברירת מחדל, כי בסופו של דבר באפשרותו של הזקן ומשפחתו לבחור. אני צריכה להציע לו את כל האפשרויות. אבל היום ברירת המחדל היא גמלה בעין. לא, אין דבר כזה ברירת מחדל. לפני שאת מוציאה את זה הם כבר נמצאים בבתי החולים וכבר לוקחים את המטופלים לבתי החולים. הם לא מחכים לכם. הם לא מחכים לכם. והמטופל בבית החולים לא יודע שיש לו את האפשרות הזאת.

אני על בשרי חוויתי את זה. הם לא יודעים, הם נמצאים בבתי החולים, הם כבר לוקחים את כולם משם. היום בבתי החולים יש מחלקה ראשונה. העובד זר שייך קודם כל לקשיש. אתם יודעים את זה? ההיתר הוא רשום על שמו. אוקיי, בוא, מנכ"ל חברת מטב. עמותת מטב.

רק משפט אחד לגבי הנושא הזה. תראה, אני חושב שהנושא הזה הוא נושא שאין בו שחור ולבן ואין בו איזה 'זבנג וגמרנו'.

התחום שלנו, המקצוע שלנו זה רווחה. עכשיו המטופל לא נולד עם עובד זר, יש לו היסטוריה, מכירים אותו, יש תהליך. הוא גם נושא, יש גם שירותי אחרים. הנושא הזה של לפתור את הבעיה הקשה שיש עכשיו בסיפור הדואלי בלבוא ולתת לבן אדם את הכסף ולהגיד לו תשבור את הראש, זה לא מעניין אותנו זה פתרון שהוא רע מאוד למטופלים. רע מאוד, עם כל הכבוד. זה לזרוק את האחריות. דווקא עכשיו, אני אגיד לכם את האבסורד. דווקא שבן אדם נמצא ברמות התלות הגבוהות ביותר, ששם הוא צריך הרבה את ארגוני הרווחה, את הרשות המקומית, את העובדים הסוציאליים של הביטוח הלאומי. ואחרי זה מגלים גם שיש אנשים שמתים לבד בבית וכולם אומרים איך זה קרה?

הוא קיבל גמלה בכסף. ומה יקרה כשיש בעיות של ביטחון? למשל היום, כשיש שעת חירום ויש בעיות של ביטחון ויורים טילים, אז יש מישהו שרואה,

הסיפור הזה של העסקה הדואלית הוא בהחלט בעייתי ויש פתרונות שאפשר לייצר כדי לעשות חסד עם אותם אנשים שמחליטים שהם לא רוצים בערוב ימיהם להיות גם מעסיקים ולהתחיל להתעסק עם תביעות וכך הלאה. ובסוף תהיה להם בחירה בין ללכת לכסף, ויש גם היום, וזה לא נכון מה שאמרת, כי יש הרבה אנשים שהולכים למעבר בכסף. לנו יש לא מעט העברות חברה וגם שהולכים לכסף. וביטוח לאומי כן עושה את הדבר הזה וכן נותן לאנשים. עובדה שאנשים עושים את זה.

אני אומר צריך לייצר שתי אופציות.

אופציה אחת שתוריד מהבן אדם את היכולת להעסיק, ואפשר למצוא פתרונות בעניין זה, אפשר. ואופציה שנייה שיהיה גמלה בכסף. אתה מבין שהוא עדיין מעסיק בכל מקרה, נכון?

זה בדיוק מה שאני אומר, היום יש העסקה דואלית. אבל עדיין הוא לא לבד,

מהרבה מאוד בחינות שלא ניכנס לזה. הוא בכל מקרה לא יהיה לבד. אבל הייתה ועדה. הייתה ועדה שנקראת ועדת משש.

אפשר למצוא לזה פתרונות ואז בן אדם יוכל לבחור גמלה בכסף או שיהיה גורם אחר שיעסיק. אני הגשתי הצעת חוק בעניין. אני אולי אתייחס לכל הסוגייה המורכבת הזאת בדברי הסיום שלי. הסיכום של הדיון. אני רוצה רגע ברשותכם לחזור שוב פעם לעניין רכיבי השכר. נטען בפניי לא פעם אחת שכל רכיב שלא הכרחי בתלוש השכר, למשל דמי כיס. שאגב, אסורים. אסורים בעיקרון אסורים, בטח לא להיות חלק מרכיב שכר. מביא לכך שיש עודף קצבאות שזכאי המטופל אל מול המשכורת של העובד. אתם מכירים בוודאי את המציאות הזאת. ואז מציינים עוד איזה שהיא שורה ואומרים לעובד אתה מגיע מאיזה שהיא מדינה. אתה מגיע לכאן, זוכה לתנאים סוציאליים נדירים. עד לא מזמן אפילו ליום שבתון בבחירות או 200% שכר. זוכה לפנסיות, מקבל שכר הגון לחלוטין. אתה לא צריך לקנות אפילו לא קיסם אוזניים. אבל אם כתוצאה ממשפך קצבאות שאותו מטופל שאתה עובד אצלו יש עודף, אנחנו צובעים את זה בשורה נוספת ותקבל תוספת למשכורת. מכירים את זה, נכון? גברתי המנכ"לית? אתה לא מכיר את זה, נכון?

לא. אתה לא מכיר. לא אמרתי לא מכיר. לא הבנתי לאן אתה הולך. אין הרבה דברים שאני לא מכיר בתחום. את זה לא הבנתי. אוקיי. מאיה, רוצה לפשט את זה? בתלוש שכר אתם מדברים? אתה מדבר על רכיבי השכר הפיקטיביים שנכנסים?

לא רציתי להגיד את המילה הזאת 'פיקטיבי'.

אני אגיד את זה, כי אני טוענת את זה גם בבית הדין לעבודה לא מעט. רכיבים פיקטיביים כגון נסיעות, אש"ל, הגדלה של דמי הבראה על מנת להימנע מתשלומים לקופת הפיקדון עבור פנסיה ופיצויים ולהקטין ולהשאיר יותר כסף בכיס. יש לא מעט דוגמאות. אני יכולה להביא הרבה. אש"ל של 1,000 ומשהו שקלים לחודש. נסיעות כאשר הוא גר בבית המטופל. מתנות. זה כל מיני דברים שאנחנו נתקלים בהם ואנחנו לא מבינים את המשמעות שלהם אף פעם. דרך אגב, מדוע המעסיק במקביל, שהוא המטופל הסיעודי או בן המשפחה המסייע, לא מקבלים עותק כמעט אף פעם, של תלוש השכר? לא ספציפית ממטב,

אני מדברת באופן כללי כרגע.

מקבלים, אגב, ממטב. וכל הדברים שאת אומרת,

אם יש חברה שעושה את זה, אז צריך להגיד את זה.

כאשר אני מסיימת למשפחות לבצע גמר חשבון ולצורך ביצוע גמר החשבון בהעסקה במקביל אני צריכה לבחון היקפי משרה באחוזים. אז אני זקוקה לתלושים ואני פונה למשפחה ואומרים מעולם לא קיבלנו. אז אני שואלת אותם אז איך עשיתם השלמות שכר אם לא קיבלתם? הם אומרים לא קיבלנו. אז אני פונה לחברת הסיעוד ותכף אני גם אגיד לביטוח לאומי, ומבקשת עותק של התלושים כמי שמייצגת את המשפחה ואומרים 'לא, התלוש הוא רכוש העובד'. אוקיי, אני פונה לביטוח לאומי ושואלת מדוע חברת הסיעוד מסרבת לתת לי כעורכת דין או למשפחה את תלוש השכר, הם למעשה מעסיקים במקביל, הם צריכים לדעת מה כל צד עושה. וביטוח לאומי אומר לי זכותם. אז אני כנועה. ואז אני צריכה לבקש מהעובד שיתחנן בפני חברת הסיעוד לקבל עותק מהתלושים. הוא לא צריך להתחנן.

הוא לא צריך, אבל הוא מתחנן. את לוקחת את כל חברות הסיעוד והופכת אותם לדבר כזה. זה ממש לא ככה.

רוב המקרים שמגיעים אליי הם מקרי קיצון, אני מסכימה. אני לא מקבלת את השושנים. אלה המקרים ויש לא מעט כאלה. אף פעם המשפחה לא תדע מה האחוז שלה בהעסקה. לעולם המשפחה לא תדע. ולכן הם עושים פה מניפולציות כספיות. יש פה גם העסקה שעתית מול - - - ממש לא. אני מסכימה איתך, זו בעיה.

נכון, תגידי גם את זה. הם לא רושמים בתלוש כמה אחוז של כל צד. את יודעת, את זורקת כל מיני דברים. דיברתי מלמעלה, כי ביקשתי לדבר מלמעלה. יש פה בעיה שההעסקה שלנו היא העסקה שעתית. למה אתה לא רושם על התלוש כמה אחוז כל אחד מהצדדים? כי יש פה שתי העסקות, תלמד את זה. אל תזרוק פה סתם דברים. זה שתי העסקות, אל תזרקו דברים לאוויר סתם.

כי היקף משרה, ליאור, היקף משרה אפשר לבחון בשני המקרים והמספר יצא זהה. כמי שעושה תחשיבים לא מעט.

כל העניין שאמרת אש"ל, אז באמת מי שעושה באופן פיקטיבי אש"ל אז זה לא בסדר, אז צריך לבדוק את זה.

אמרתי לא כולם, אמרתי מגיעים אליי מקרי קיצון. לצעיר יש המון. מר ליאור, כולם עושים את זה וזה לא בסדר.

מי שעושה את זה, זה לא בסדר. נכון?

למה צריך להכליל את כולם בכל? צריך גם להגיד משהו על התעריפים. שכדי שאנחנו נוכל לתת מענה משמעותי, התעריפים של העובדים זרים בגלל התחרות הם הרבה יותר גבוהים מהשכר מינימום פלוס 4% של ביטוח לאומי. שזו בעיה מאוד גדולה. את מבינה? כדי לתת מענה לאותם מטופלים. על זה לא אומרים פה. אבל אתם בכל מקרה, שנייה ליאור. אני רוצה לדייק. אם דיברת על דיוק, אז בוא נדייק.

השכר שאותו אתם משלמים לעובדים פר שעה הוא עד גובה שכר המינימום במשק ולא מעבר. ממש לא. אצלי בעובדים הזרים אני הרבה יותר משכר מינימום פלוס 4%. אז אתה צדיק אחד בסדום. סליחה, את לא מדייקת.

סליחה, כשאת באה הנה, תבדקי את הנתונים.

אני אומר לך בהתחייבות. אני יכולה להוציא תלושים עכשיו. אני יודע מה קורה אצלי בארגון. אל תוציאי לי תלושים, אני בדקתי את זה.

אני בדקתי את זה, לפני הדיון. לעצור כאן. נתתי לכם קצת לפרוק. אל תיקחו את זה למקומות האלה. לא אישי. אני מודה למנכ"לית המוסד לביטוח לאומי, בעקבות אי הבנה קטנה בין הלשכות שלנו היא הניחה שהדיון כשאר הדיונים קצרים יותר. אני מודה לך. אני רק אגיד שלחלק מהנושאים שנדונו פה היום אנחנו מודעים ומנסים לעשות תיקון. ועליתם על כמה נקודות שחשוב שאנחנו נשים לב אליהם. אני מודה לך גברתי.

אני מודה לך על שהגעת ועל שהתמודדת באופן מעורר כבוד ומנהיגותי עם שאלות שחלק לא קטן מהן נוגע לתקופות הרבה הרבה לפני שהגעת לתפקיד הרם הזה. אנחנו נמשיך וניפגש. אני מודיע, קבענו בינינו פגישת עבודה. אבל אני מודיע כרגע, כל עוד שאת כאן, שלאור העובדה שהדיון הזה פתח עוד תתי דיונים ומכיוון שלא הקפתי את כלל השאלות, תתפלאו, אבל עוד לא הפתעתי. מר נקש. אנחנו מכירים את אדוני יושב הראש, יש לו הרבה שאלות, ובסדר. היום אנחנו לא. אני רוצה לראות את אדוני ככה נינוח גם כשהוא על המסוע.

אז תתפלאו, אבל עוד לא הגענו ל-"פיקים" הגדולים וגם מה שחשבתם שהם ה-"פיקים" הם עדיין לא. ולפיכך אני הורתי כרגע למנהלת הוועדה ולצוות לשכתי לקבוע עוד דיון המשך, רציף, על אותם נושאים. זאת אומרת, אני גם לא הולך להחליף חומר. יש לי עוד כמה שאלות שנוספו, אבל בלי נדר, אני אתחיל קודם כל עם הדוברים שרציתי לתת להם רשות דיבור. ולהמשיך לגעת בנקודות הרלוונטיות ובאלה שנוצרו תוך כדי הדיון. תיקח בחשבון, מר ליאור, שאני אשאל אותך בין היתר על סעיף מחלה. אני ארצה לקבל את ההתייחסות שלך בניתוח התלוש שאתה מנפיק, בחלק הרלוונטי של העסקה שלך. איך אתה סופר את ההפרשה למחלה ומה אתה עושה עם הכספים שלא נוצלו ובכל זאת הגיעו אליך. לא כרגע, לא כרגע. כיוון שהתחלנו ברגל ימין ואתה התוודית על מה שהיה צריך להתוודות עוד בראשית, תוך כדי ראשית דבריי. אז אני נותן לך איזה שהוא קרדיט ונותן לך שאלה אחת שאתה גם תצטרך להתייחס אליה. לפני שאני אעבור הלאה ונתכנס לקראת דברי סיכום, נמצאים איתנו בדרך כלל מר ארז כהן ומר אלכס פרידמן, "נכה לא חצי בן אדם". ואני הפעם מבקש להסתייע בכם, אבל אני לא רוצה לשאול אתכם. אני אבקש את רשותכם לדבר עם מי שנמצא מהעובדים שלכם כאן. זה בסדר? מקובל עליך? בשמחה. אז אני אבקש בבקשה עובד של כל אחד מכם להגיע לכאן. אוקיי. מה שלומכם? שלום, אני מנג'ולה, מטפלך של אלכס פרידמן. כמה זמן אתה עם אלכס? עם אלכס בסביבות שנתיים.

וכמה זמן אתה בארץ? כמעט 12 שנים. 12 שנים כמעט. אתה מהודו או מסרינלנקה? אני מסרילנקה. אוקיי. ו-12 שנים, אני חוזר ככה לנושא שהצית פה לא מעט מתיחות בתחילת הדיון. ואני מבקש מכם שתעדכנו גם את המנכ"לית, בסדר? כמה מפגשים של הדרכות אתה קיבלת עד היום? 12 שנים אתה בארץ. אתה היית זכאי במקור, סליחה, אני עכשיו שואל אותו. השאלה אם הוא עבד עם קשיש. זה לא חוק סיעוד, חשוב לי להגיד את זה. הוא לא עובד עם קשיש. זה משהו אחר לגמרי. סליחה. לא, חשוב לציין שדווקא מנג'ולה מטפל שלי הוא הדוגמה הקלאסית בתור אחד שעבר את שני העולמות. יפה מאוד. לפניי הוא עבד כשבע שנים במסגרת כוח הסיעוד עם קשיש. אז זה בסדר, אנחנו רגועים עכשיו? אתם מרשים לי עכשיו להמשיך לשאול אותו? אני מודה לכם מאוד. אז אתה היית מטפל בקשיש פעם.

ואני, אתה יודע שעכשיו היה דיון פה. המדינה משלמת הרבה הרבה כסף לחברות הסיעוד בשביל ללמד אתכם, שאתם תהיו עובדים טובים יותר. אתה היית צריך פעם לקבל לפחות 12 פעמים ארבע שעות כל פעם. זה אומר 48 שעות הדרכה. אני יודע, אני יודע. אני מבין מה אתה אומר. כל ה-12 שנה אני רק אני עשיתי קורס בגלל, אבל אני הייתי לבד. למה בגלל אני לא עושה את זה. איפה עשית את זה? בתל אביב. זה מתן, חברת מתן. כמו שלוש שבועות, אבל רק יום ראשון. ארבע פעמים, לא, ארבע שבועות, ארבע פעמים מבוקר בשמונה. פעם בשבוע, ארבעה שבועות. שזה ארבעה מפגשים. לפני כמה שנים? לפני 4 שנים. לפני 4 שנים.

אני יכולה לשאול שאלה, ברשותך? כן, בוודאי. אני לא הבנתי אם זה היה דרך נותן השירות שהעסיק אותך בזמנו? דיברת על מתן? לא, מתן, לא, אני ראיתי משהו יש קורס בפייסבוק. לא, זה לא פרטי, אני לא שילמתי כסף. רק אני שאלתי איך אני עושה. רק הם אמרו. מה שהוא אומר כזה דבר. רק אדגיש שהקורס של העובדים הזרים הוא יותר קצר ממה. כן, כן, 12 מפגשים, 4 שעות כל מפגש. לא, זה הקורס הארוך של העובדים הישראליים. הקורס של העובדים הזרים זה 25 שעות פלוס 6 מעשי. סך הכול 31 שעות. אה. היה מוטב שלא תספרו לי את כל האמת, את כל הטוב הזה.

אבל היה חשוב לי להבין. בכמה נתונים אתם מפנקים אותי בדיון אחד? אני לא מצליח להכיל את זה. אבל היה חשוב לי להבין באמת. אני מודה לך על הגילוי הנאות. את מבינה את המשמעות.

אני אעבד את הנתונים. אולי פעם הבאה אני אביא קלקולטור עם סרט. מה אתם אומרים? הבנתי. אז מה שהוא מספר גברתי.

סליחה, אני רוצה להגיד עוד משהו אחד. כל העבודות לא אותו דבר. בעל הבית שלי הוא היה אוהב לעשות הכול לבד. אבל הוא לא כבד, הוא קל. גם אלכס, הוא קל. אני רוצה להרים אותו, ביד. כן, כי אתה לא נותן לי אוכל. איזה מתוק אלכס. אבל הרבה אנשים יש יותר מ-90 קילו משהו. צריך מנוף. אבל אף אחד לא מלמד אותנו איך לעשות את זה. רק מתי נותן מנוף מהיצרן או משהו רק אומר הנה, זה עושה.

אז בואו תקשיבו, בואי תקשיבי. המציאות היא כזאת: מספר לך בחור באופן רהוט, ברור, שבחלוף שמונה שנים שהוא כאן, שמונה שנים. לא שמונה ימים, לא שמונה חודשים, שמונה שנים. בדרך הטבע הוא לא היה אמור להיות פה. אבל בחלוף שמונה שנים שהוא כאן, רק בגלל שהוא שאפתן, הוא גילה פרסום בפייסבוק שיש הכשרה והוא הביע עניין ופנה אליהם והצטרף לאיזה שהיא תוכנית של ארבעה מפגשים פעם בשבוע. אוקיי? אף אחד לא שאל אותו בשמונה שנים האלה אם הוא יודע להרים קשיש, אם הוא יודע להשתמש במנוף, אם הוא יודע להחליף טיטול, אם הוא יודע לזהות מצוקות, אם הוא יודע לבדוק סוכר. אם הוא יודע להוציא מדדים בסיסיים. כלום. שמונה שנים שמדינת ישראל משלמת מאות מיליונים, מאות, תקשיבו טוב. מאות מיליונים, שמונה שנים, אף אחד לא טורח לבדוק איתו. משלמים בגין זה, אבל לא מקיימים את זה. ואחרי זה שמישהו יבוא ויספר לי שבמכרז הבא אנחנו כבר נתקן את העוולה הזאת. היינו צריכים לחכות 15 שנים בשביל לתקן עוולה? שואל אתכם. שמונה שנים. לא פנו אליו, הוא פנה. אתם יודעים מה המשמעות להרים קשיש במנוף שהוא לא מוכשר לכך? אתם יודעים שבן אדם שהוא ללא תזוזה, הסידן בורח לו. אפשר לשבור לו מפרק או מרפק יותר קל מאשר אני שובר עט. להניף אותו במנוף כשהוא לא מוכשר. לאמלל אותו ולקצר לו את החיים יותר ממה שהגורל כפה עליו? ואתם באים לספר לי שאתם זקוקים לשנה בשביל לענות ל-5,000 שאלות מטרילות, בשביל לפרסם מכרז, לסגור אותו? איפה הרגש שלכם? כל מי שעוסק בתחום הזה מכיר את הנתונים וחי איתם, הוא שותף לפשע. שיבדוק אם הוא במקום העבודה הנכון. חצופים. הבעיה שאדוני מוסיף שאלות. עכשיו זה לא שנה, זה שנתיים. אם יש מישהו שגורם לי לחייך כשאני חנוק זה אלכס. בשביל זה אני פה, בין היתר.

אני חושב שאין טעם, כן, בבקשה. אני רוצה להוסיף כמה מילים על מה שכבודו אמר והדברים צמררו אותי וחשובים. ושלא, אתה עוד היית רחמן ולא הזכרת את האנשים הנזקקים שהם מונשמים. ששנייה אחת ללא הדרכה, ללא טעות, ואין בן אדם. אני לצערי אספר פה ואתוודה שאמי ז"ל הייתה נכה בניוון שרירים. היא הייתה עם פיום. זה מכונת הנשמה. שני העובדים, שתי העובדות שלה עזבו אותה באותו הרגע, היו לה שתי עובדות. הן עזבו אותה באותו הרגע. ואנחנו נאלצנו,

אני נסעתי עשרות פעמים, עשרות פעמים לכל מיני מקומות בארץ, כי חברות כוח האדם לא הצליחו לספק עובדת או עובד, שלא לדבר על הכשרה. ואנחנו היינו צריכים ללכת להביא עובדים, כדי שינסו לעזור. כי אני, כמו שאתם רואים, לא יכולתי לעזור לה. אני אגיד לסוף. הבאנו כל מיני עובדים ועובדות, שהגיעו. אף אחד לא העביר אותם שום הכשרה. אף אחד לא שאל, רק ביקשו לרשום אותם בחברת כוח האדם. אמי נפטרה בגלל, אני לא רוצה להגיד בגלל. אמי נפטרה בגלל שלא החזירו לה את הפיום, את מכונת ההנשמה לתוך הקנה, לתוך הצוואר, לתוך הפיום, וכך היא נפטרה. זה אני רציתי לתת את המקרה הספציפי הזה ולתת את החשיבות של הכשרת עובדים לאנשים, במיוחד על כאלה שהם מונשמים. שאני בטוח שהעובדת הזו שהייתה איתה, היא הייתה מקסימה ורצתה לעזור, אבל היא לא ידעה בכלל מה לעשות. היא לא הבינה מה קרה. כך אני איבדתי את אמא שלי.

מקרה כואב. מצמרר. וזה קורה עדיין. זה קורה עדיין. חודש שעבר,

חודשיים, איבדתי עוד אחד, עוד חבר,

שבדיוק באותו מקרה גם ככה. אז אני נותן את הדגש, בבקשה. תנו את ההכשרה לאלה המונשמים, לעובדים המונשמים. זה חיים ומוות. מר כהן, אני מאוד מאוד מודה לך.

בכל הכנות, אם לא הייתי מחויב על פי התקנון, כידוע לכם, לסיים את הישיבה, מקשיב לך בקשב רב, למרות שזה חורט את ליבי. אבל כידוע, כמו שאתה מכיר, אני ניהלתי דיון שעוסק אך ורק במקרים האלה. אני לא מתכוון להרפות. ומי שכבר מכיר את דקלה והצוות שלה ועדן ושאר צוות הלשכה, אנחנו רושמים הכול, זוכרים הכול ועוקבים אחרי הכול. אדוני, אם יורשה לי דבר אחד.

אבל אני רק חייב לסיים, כי לא יהיה לי זמן לסיכום. לא נאום. רק תרשה לי להמליץ לך לדיון הבא אולי לזמן גם את שר הרווחה, שאמון על ביטוח לאומי. שר העבודה. אז אני, אמנם נציגו כאן ולא הספקתי להגיע אליו ולא הספקתי להעביר לו את רשמיי שלצערי כי רב כבוד השר לא טרח עד היום לענות לפנייתי. ואני לא מתכוון לדבר איתו בשיחת אגב, בפרסה. אני סמוך ובטוח שחרף העובדה שהוא מאוד מאוד עסוק במילוי תפקידו הוא ימצא את הזמן הראוי כדי שנקדם את הנושאים הפתוחים ושמשיקים ביני לבינו. בלית ברירה, שתדעו לכם, בלית ברירה, נאלץ לסכם את הדיון. כאמור, הוא לא הסתיים. אדוני, רק דבר אחד אם אפשר. קטן.

אני הייתי מאוד שמח שתוודא שבתוך המכרז יהיה מגבלת רווח לחברות הסיעוד באמצעות דוחות תקורה חודשיים, רבעוניים או שנתיים. שלא תהיה שם אפשרות להרוויח בלי הכרה כסף.

אז אני מעביר את זה גם כן לנציגי הביטוח הלאומי. 1. הוועדה מבקשת מהמוסד לביטוח לאומי, כדברי סיכום, להעביר עד ליום חמישי,

עד ליום חמישי הקרוב בשעה 12:00 דוחות ביצוע, מעקבים והוצאות כספיות בנושא הרלוונטי עליו שוחחנו. ואני אשמח אם זה יהיה לגבי שאר הסעיפים שעדיין לא ניתחנו אותם. כי אני לא מתכוון לוותר לכם עליהם. לא לכם ולא לחברות הסיעוד. 2. הוועדה מבקשת מאיגוד חברות הסיעוד עד יום שני בשעה 10:00 דוחות מאזן של שבע השנים האחרונות של כל הוצאות השירות בגין הדרכות עובדים. 3. הוועדה מבקשת מהביטוח הלאומי לעשות בדיקה מקיפה של כמה מחברות הסיעוד שיש להם זיקה ישירה ללשכה פרטית ומה הביטוח הלאומי מתכוון לעשות בנדון. הייתי נותן לכם הצעה בסיסית, לכל הפחות הייתם מטילים איזה שהיא מגבלה שמי שיש לו, לחברת סיעוד שיש גם לשכה פרטית תהיה הפרדה. הוא יוכל לטפל, אבל להעסיק דרך לשכה אחרת שהיא לא שלו ולתת עובדים ללשכה אחרת שלא שלו. זאת אומרת, שתהיה הצרחה. שלא יהיה שילוב בין אותה חברה ללשכה. 4. הוועדה מבקשת מרשות האוכלוסין,

גם תורך הגיע. להגביר אכיפה מול הלשכות הפרטיות בעלות זיקה לחברות הסיעוד ולפעול לענישה חמורה כלפיהם. ולדווח לוועדה על כך. 5. הוועדה מבקשת מהביטוח הלאומי לקדם כל הניתן את המכרז החדש ולעדכן את הוועדה בלוחות הזמנים ולקחת בחשבון את ההמלצות שלי לייעול התהליך. אני דורש לראות באמת ייעול וקיצור משך הזמן. זה בלתי נסבל. אני מבקש מכם לשקול אפשרות חוקית,

אדוני היועץ המשפטי, להכניס הבהרה שמי שייחשד כמי שכל מטרות שליחת השאלות באופן מנופח ומטריל, הניקוד לגביו ירד. אי אפשר להטיל סנקציות על שאלות ששואלים אם הם מציעים בטענה של הטרלה או טרפוד.

אני מזמין אתכם אלינו לוועדות הכנסת לראות שהסנקציות האלה קיימות בהטרלות הקרויות בקשות לרוויזיות או שאלות שלא לצורך. 6. הוועדה מבקשת מהמוסד לביטוח לאומי להוסיף למכרז טופס הצהרה שחברת סיעוד לא יכולה להיות קשורה ללשכה פרטית. ולפרט בטופס זה את הענישה אם יפרו תנאי זה. אני מצפה לענישה חמורה שתרתיע. 7. הוועדה תקיים, כאמור, בהקדם דיון המשך. לא דיון מעקב, דיון המשך ובעקבותיו דיון מעקב. אני מודיע לכם, שתוך כדי הדיון קיבלתי החלטה והוועדה תבחן בכובד ראש פנייה ליועצת המשפטית לממשלה לבחינת התעשרות חברות הסיעוד על חשבון קופת הביטוח הלאומי, שלא במשפט. ככל והמסקנות שאני אגיע אליהן בעקבות הביקורים שאני אערוך והדוחות שאני אקבל יובילו אותי לשם. ואני אבקש לבחון עשיית יושר שלא במשפט. עושר שלא במשפט. אדוני יושב הראש, חצי משפט רק לפני הפטיש. רק להגיד שלא הספקנו להגיע לזה היום ומן הסתם נגיע לזה בדיון הבא. אבל נעשית אכיפה. יושבת פה מירי, שהיא מנהלת אגף תאגידים, אכיפה משמעותית. והיא הוגברה מאוד לאחרונה כנגד כלל הלשכות הפרטיות וביניהן מן הסתם לשכות. אנחנו נגיע לזה בדיון הבא. רק מירי, לא אחרי המחשב. אני רוצה לראות עם מי אני מדבר. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:02.